היום יום שני כ"ז בטבת התשפ"ד, 8 בינואר 2024. הודעה למזכיר הכנסת,

ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/4168/25 וכלה בהצעת חוק פ/4182/25: הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון, ייצוג הולם ללוחמים), התשפ"ד 2024, מאת חבר הכנסת מאיר

חברי הכנסת מיכאל מרדכי ביטון,

משה רוט וניסים ואטורי בנושא: אופן טיפול משרד

תודה רבה. הנושא הראשון על סדר-היום יהיה נאומים בני דקה.

מגיעים לשם מכל מרכז הארץ, ילדים מקריית שמונה, מעל 500 ילדים מכיתה א' עד י"ב, נכנסים אחרי שעה, שעה וחצי של נסיעה לתוך מתחם סגור, כמו אקווריום, מהרגע שהם נכנסים עד הרגע שהם יוצאים בשעות הצוהריים אין חלון אחד לפתוח. תחשבו על המורים, תחשבו על צוות ההוראה, תחשבו על אותם ילדים שיושבים ביחד, י"ב עם כיתה א'. הקושי הזה הוא אדיר. הלב שלנו נפתח למענם ואנחנו מנסים למצוא פתרונות, אבל הקושי של הלמידה והחינוך של המפונים הוא בלתי יתואר. עלינו לעשות באמת הכול,

כדי שהילדים האלה יקבלו חינוך אמיתי וטוב בתקופה הזאת.

תודה לחבר הכנסת דוידסון. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, ואחריו, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בערב ראש השנה האזרחית החדשה מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע על עלייה משמעותית במחירי הדלק, עלייה של 28 אגורות, כ-4% מהמחיר הקודם, למחיר מרבי של 7.22 שקלים לליטר. הסיבה לכך, החלטה של שר האוצר לא לחתום על צו המאריך את סבסוד הדלק המפוקח. כחלק מהמאמץ לצמצם הוצאות ולהגדיל הכנסות בתקופת מלחמה, הממשלה בחרה לגלגל את העלויות אלינו, האזרחים. מעבר למחיר הדלק בתחנת הדלק, עלייה זו עלולה להשפיע על יוקר המחיה. זו התייקרות בחומר גלם המשליכה על כל המשק. צו השעה הוא לדאוג למשפחות החלשות, ולכן אני פונה לכולם, חברי הכנסת, שרים ופקידים, לא לגלגל את הנטל התקציבי אל האזרחים מעוטי היכולת.

מבוקש להעלות את הנושא על סדר-יומה של הכנסת.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת בועז טופורובסקי. אחריו, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אם היא

חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת ואדוני השר, אנחנו בפתחה של שנה אזרחית חדשה. 94 יום אנחנו נלחמים, חיילינו הטובים והטובות מחרפים את נפשם בהרבה מאוד מקומות בשביל להגן עלינו. אתם הגיבורים והגיבורות של עם ישראל, דור הניצחון, אך גם בשעה קשה זו אסור לנו לשכוח את הקטל בכבישים. שנת 2023 הייתה הגרועה ביותר בעשור הנוכחי, עם מספר נוראי של 359 הרוגים בכבישי ישראל, ושנת 2024,

לא התחילה עם איזושהי בשורה חדשה. שמונה ימים חלפו מתחילת השנה, וכבר חמישה בני אדם נהרגו בכבישי ישראל. אני מזכיר את זה כאן לא כי זו גזרת גורל, אלא כי אנחנו יכולים לעשות הרבה הרבה יותר. אני אומר את זה שוב: אנחנו לא עושים מספיק, ואפשר להציל עוד חיים בכבישים. אני מקווה שאנחנו נשנה את זה כמה שיותר מהר בשנה הקרובה. זו המשימה שלנו. אני מאחל לכל לוחמינו, החיילים והחיילות, בריאות ושלום וניצחון במלחמה, לחטופים, לחזור במהרה, כמה שיותר מהר,

הביתה, ושלא ייהרגו יותר אנשים או ייפצעו, בכבישים או במלחמות.

אמן ואמן. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, במקומה של חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. לאחר מכן, חברת הכנסת שלי טל מירון. בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ביום שבת בילו כמה צעירים מהיישוב אום בטין בנגב, בילו בין אום חשרם לקיבוץ להב בח'רבת זעק, והגיעו קבוצת חמושים מהאזור שם. הם עובדים בחווה בחורבת זעק, וביקשו מהצעירים להציג להם תעודת זהות והתחילו לתשאל אותם: למה הגעתם לשם, והתחילו להטריד אותם ולהציק להם. הצעירים התקשרו אליי, ואני הפניתי אותם למשטרה, והם התקשרו למשטרה, ומג"ב חילץ אותם מידי הקבוצה הזאת. הם פנו למשטרה על מנת להגיש תלונה, פנו לעיירות. המקרים האלה, צריכים אנחנו, גם בכנסת, גם המשטרה, לטפל בנושא הזה על מנת שדברים כאלה לא יקרו שוב. אנחנו נגד שהצעירים האלה והקבוצות החמושות ייקחו את החוק הזה לידיים.

תודה רבה. חברת הכנסת שלי טל מירון, ואחריה, חבר הכנסת אבי מעוז. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, סימון וכבוד השר, אני רוצה שתקשיבו רגע, בבקשה, כי אני רוצה לפנות גם אל השר תכף.

היום הוא היום ה-94 למלחמה, ואני דואגת לציין שיש לנו 136 חטופים שעדיין נמצאים בעזה. אני הקמתי את השדולה למען החטופים ביחד עם חבר הכנסת בועז ביסמוט, קואליציה ואופוזיציה כאחד. אדוני היושב-ראש מכיר, יודע ותמך, יישר כוחכם. ואני מודה לך על כך. מחר תתכנס השדולה בפעם הראשונה בכנס בכנסת בין השעות 10:00 ו-12:00. יהיו כאן גם נציגי משפחות החטופים, יהיו חוזרים מהשבי שיבואו לספר על מה שהם עברו ועל החשיבות של הדבר, וזה אפילו ישודר בשידור חי בערוץ הכנסת. קודם כול וראשית כול אני רוצה להזמין את כל חברי הכנסת והשרים להגיע מחר לשדולה החשובה הזאת. זו מטרה לאומית של כולנו, קואליציה ואופוזיציה כאחד, להחזיר את החטופות והחטופים הביתה כמה שיותר מהר. על זה יש קונסנזוס. זו חובתנו המוסרית, הלאומית, הערכית, לעשות הכול כדי להחזיר אותם הביתה, ואני חושבת שנוכחות של שרים, גם כבוד השר,

להגיע ולהביע תמיכה במשפחות זה חשוב מאוד. אני רוצה להודות לכל מי שלוקח חלק בכנס הזה.

שגרירים, יגיעו ארגונים בין-לאומיים, הרבה מאוד תקשורת זרה. חשוב מאוד שנשים את זה על סדר-היום הציבורי ונהדהד את זה החוצה. בוודאי ראיתם, אני כבר מסיימת, את הכתבה הבוקר בחו"ל בנושא החטופות שלנו, כתבה מזעזעת וגרפית מאוד, שמזכירה לכולנו למה אנחנו צריכים לפעול ועכשיו להחזיר אותם הביתה.

תחזקנה ידיכם.

חבר כנסת אבי מעוז,

חבר הכנסת יוסף עטאונה.

היום אבי עובר את מספר 100. 101. תודה. אדוני היושב-ראש, נאום הנדסת תודעה מס' 101, והפעם, על קטגור וסנגור. נתבשרנו בתדהמה שמי שיכהן כשופט מטעם מדינת ישראל בדיון בבית הדין הבין-לאומי בהאג הוא אהרן ברק. לחשוב שאהרן ברק יכול לייצג אותנו זה הנדסת תודעה. האם הקטגור ששוב ושוב כבל את ידי מערכת הביטחון והצטער על שנתן לצה"ל לנצח יותר מדי, ייאבק על זכותה של ישראל לסיים את המערכה בניצחון תוך העדפת חיי חיילינו על פני חיי האויב? האם מי שאמר שהוא מאמין גדול במדינת כל אזרחיה ייצג את זכותה של המדינה היהודית להתקיים? האם מי שנאבק בשנה שעברה בלגיטימיות של ממשלה נבחרת יהיה הסנגור שלה? האם ברק, שעליו אמר השופט המנוח חשין שהוא מוכן שיתפוצצו עשרות אנשים אבל שיהיו זכויות אדם, יסנגר על מלחמת החורמה שלנו כנגד האויב האסלאמו-נאצי שטבח בנו בשמחת תורה?

אני ממליץ לכולנו לזכור ולהפנים את הכלל שקבעו חז"ל: אין קטגור נעשה סנגור. אני חוזר: אין קטגור נעשה סנגור.

חבר הכנסת יוסף עטאונה, ואחריו, חבר הכנסת יצחק קרויזר. פשוט לא ייאמן.

כבוד היושב-ראש, מ-7 באוקטובר אנחנו הזהרנו רבות לגבי הרדיפה והפגיעה בחופש הביטוי, במיוחד באוניברסיטאות ובמיוחד נגד הסטודנטים הערבים. אני מברך מכאן את אוניברסיטת חיפה, שבסוף השבוע ביטלה את ההשעיה של שמונה סטודנטים ערבים באוניברסיטה בחיפה. במקביל אני רוצה לדבר על עליית מדרגה גם ברדיפה של צעירים ערבים, ואני רוצה לדבר על מעצרים מינהליים. בשבועיים האחרונים הרבה צעירים, לפחות שלושה בנגב וארבעה, חמישה בצפון, נעצרו והיו במעצר ל-20, 30 יום. לא הייתה שום תשתית ראייתית נגדם, ובסוף, כשהמשטרה והתביעה לא מוצאות שום חומר להגיש לבית המשפט, היא מוציאה צו מעצר מינהלי. לצו מעצר מינהלי אין מקום במדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית יש מערכת בתי משפט, יש חוקים, יש סנגוריה, יש תביעה, וצריך לנהל את הכול. צווי מעצר מינהליים הם חזרה לממשל צבאי, ולזה אסור לחזור ולא נסכים. תודה רבה. חבר הכנסת יצחק קרויזר, ואחריו, חברת הכנסת דבי ביטון. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, את הנאום הבא כתבה לי רותם אבידר-צאליק, אשר נשואה לעידן, איש קבע שהשתחרר רק לפני כמה חודשים משירות קבע: ב-7 באוקטובר מעל 300,000 משרתי מילואים עזבו את בתיהם ומשפחותיהם ונקראו להגן על הבית של כולנו. אותם גיבורים הותירו את משפחותיהם, בנות ובני הזוג, והתפנו למשימה בידיעה שיש להם גב חזק ותומך בבית. גם עידן נמצא במילואים החל מאותה שבת ה-7 באוקטובר משעות הצוהריים בתפקיד מסווג, ולי אין שום מושג מה הוא עושה, איפה הוא נמצא, ובעיקר אין לי את היכולת לתקשר איתו. בחודש הראשון למלחמה כמעט לא הגיע כלל הביתה. נשארתי לבד עם שלושת ילדינו ללא מסגרת, כשהילדה הגדולה שלנו בת החמש עם צרכים מיוחדים, עיכוב התפתחותי ותסמונת נדירה, הגדרה יבשה לאתגרים גדולים, והבן הקטן שלנו בן שנה. שבועיים לאחר שנפתחה המלחמה הוצע לי לצאת לחל"ת רטרואקטיבית ולהשתמש בכל ימי החופשה שצברתי. ההכנסה שלנו נפגעה. המסגרות של הילדים, אף שלא פעלו, המשיכו לגבות תשלום כרגיל. נשארתי בבית עם הילדים, עם האתגרים ועם התשלומים. לאחר שהילדים חזרו למסגרות, הוקטנה משרתי. נשות המילואימניקים מאז ועד היום, באותה הרוח בדיוק, נשארות בבית, ובגבורה מחזיקות את המשפחה, הילדים והבית עם כל העומס שנגזר מכך.

בחודשים האחרונים וגם עם פרוץ המלחמה נחשפים למגמה מדאיגה שהולכת ומתרחבת: הוצאת נשות המילואימניקים לחל"ת. החל"ת הפך למנגנון קל ופשוט עבור המעסיקים בכל תקופת משבר מזדמנת, וגם כעת. עם פרוץ המלחמה המעסיקים לא היססו והמתינו, הוציאו לחל"ת נשים רבות של משרתי מילואים. בפועל מדובר בפיטורים שקטים, החוק לא מגן מהוצאה לחל"ת, והן נותרות ללא הכנסה, ללא אופק תעסוקתי, ללא זכויות סוציאליות ומקצועיות,

ללא כל ודאות לגבי המשך יכולתן לחזור למעגל העבודה. מחד גיסא הן מנועות מלחפש עבודה,

נשארות ללא הכנסה, ורבות מהן אף לא עומדות בקריטריונים לקבלת דמי אבטלה.

הפגיעות הכלכליות קשות מאוד וכך גם הפגיעות התעסוקתיות, אך לא פחות חשוב מכך, הפגיעה המורלית בנשות המילואים, אשר נמצאות בחזית העורף, אשר נותרות מאחור ללא כל התייחסות ראויה מצד המעסיקים וללא כל רשת ביטחון תעסוקתית מצד המדינה.

מדובר בתקופה ארוכה שבה נושא החל"ת הופך והולך להיות השוק השחור של שוק העבודה, וכדי לא לתת לנושא הזה להמשיך ולגדול וכדי לתת מענה הולם ורשת ביטחון טובה,

עבור נשות המילואים וכל נפגעי החל"ת בכלל, יש צורך בתיקוני חקיקה מיידיים שלא ישאירו מקום של ספק ויצילו את נשות משרתי המילואים מהפגיעות הקשות הללו. ללא כל מוגנות בחוק בנושא החל"ת נשות המילואים ימשיכו להיפגע באופן קשה, וההשלכות של כך מרחיקות לכת. משרתי המילואים ונשות המילואים הם גוף אחד, ומחובתנו לשמור על התא המשפחתי שלהם חזק, כדי שיהיה לכולנו לאן לחזור. תודה רבה.

חברת הכנסת דבי ביטון, ואחריה, אחרון הדוברים לשלב זה, חבר הכנסת משה סולומון. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, כמדי מליאה אני שמה דגש על עניין החטופים. אני רוצה לברך את חברתי שלי, חברת הכנסת, וחבר הכנסת ביסמוט על הקמת שדולה חשובה מאוד.

חשוב מאוד להזכיר ולהדהד: אנחנו כבר שלושה חודשים בעיצומה של המלחמה. אני כחלק מהעקורים מוכנה להיות עוד שלושה חודשים אם אני אדע שבסוף השקט יחזור לדרום ונוכל לגדל את ילדינו, את משפחתנו, בצורה תקינה וראויה, כפי שקיים במקומות אחרים במדינה. כבוד היושב-ראש, היום העיתונאית נועה שפיגל פרסמה את דבריה של מירב סבירסקי ממשפחת חטופים, שאומרת בוועדת מעמד האישה: עכשיו זה עוד הזמן שאפשר לקיים הפלות, אחר כך לא יהיה אפשר. אני חושבת שזה מספר את כל הסיפור. יש לנו חובה, חובה מוסרית, לפעול ולהביא את החטופים והחטופות הביתה, ולהמשיך לחבק ולחזק את השבים. אנחנו שומעים את הסיפורים, אנחנו רואים את הקשיים, אנחנו גם נחשפים מהסיפורים למה שקורה במנהרות האפלות, האכזריות, ולכן עלינו לפעול בכל הכוח.

תודה רבה. חבר הכנסת משה סולומון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בשבוע שעבר עמדתי כאן במליאה והזכרתי שבתוך המלחמה שבה אנו נמצאים ראוי לציין את הקהילה האתיופית, שהקריבה את טובי בניה ובנותיה בשבת 7 באוקטובר ובעיקר כעת, במהלך המלחמה. ציינת כי ישנם 20 נופלים מבני הקהילה, חיילים וכוחות הביטחון, שמהווים פי שניים מחלקם היחסי באוכלוסייה.

אמש התבשרנו על עוד גיבורה, 21 במספר, שמסרה את נפשה על הגנת המולדת, סמל שני שי גרמאי, זיכרונה לברכה, שנפלה בפעילות מבצעית בג'נין לאחר שהרכב שבו הייתה נפגע ממטען. השתתפתי אתמול בהלווייתה, שהתקיימה בבית העלמין בכרמיאל, ושם ראיתי משפחה עם תודעה ציונית עמוקה וקהילה שלמה שגאה ומצדיעה לגיבורת ישראל. איך אפשר לעמוד מול דמעות של אימא שבוכה על קברה הטרי של בתה היחידה? איך אפשר לעמוד מול עוצמות של אבא שגאה בגבורה של בתו שנפלה על הגנת המולדת? ההורים לא רצו שתלכי למג"ב, הם פחדו עליך, אך את התעקשת על שירות משמעותי בגזרה מאתגרת. משפחת גרמאי היקרה, בתכם שי, השם ייקום דמה, נפלה כגיבורה. היא מסתכלת מלמעלה וגאה בכם, ההורים והאחים ושאר המשפחה, ובעוצמות שאתם מקרינים על כלל ישראל. יהי זכרה ברוך. תודה רבה. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, והוא הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס' 9, הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, לקריאה הראשונה. אני מזמין את כבוד השר חיים כץ להציג את הצעת החוק בשם שר המשפטים,

מרצועת עזה שבמסגרתה חדרו מאות מחבלים ליישובים בדרום הארץ מהיבשה, מהאוויר ומהים, וכן התבצע ירי מסיבי של אלפי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. במתקפת טרור זו נרצחו מאות אזרחים ואנשי כוחות הביטחון השונים ונפצעו אלפים.

ישנם נעדרים שטרם אותרו. נוסף על כך, דווח על מאות אזרחים וחיילים שנשבו על ידי ארגון הטרור חמאס והועברו לרצועת עזה. בעקבות פעולות איבה אלה הכריזה ממשלת ישראל על מצב מיוחד בעורף ומלחמה, היא מלחמת חרבות ברזל, שבמסגרתה גויסו מאות אלפי חיילי מילואים. מאז מתנהלים קרבות קשים ברצועת עזה וגם בחזית בצפון. כ-200,000 אזרחים פונו מבתיהם, ומרביתם שוהים מאז, כשלושה חודשים, בבתי מלון ובדירות שכורות, וחזרתם לבתיהם טרם ידועה,

אזרחים רבים מתמודדים עם קשיים כלכליים ועם המתח והחרדה שהמלחמה גורמת להם ולבני משפחותיהם. אירועי האיבה והמלחמה גרמו לאבדות בגוף ובנפש ולנזקים שונים נוספים, כגון נזקים כלכליים ומשפטיים. אחד הנזקים המשפטיים הוא הסיכון להתיישנות של תביעות אזרחיות, קרי, כי בנסיבות שתוארו לעיל, ומשסופו של המצב המיוחד בעורף אינו ידוע, הגשת תובענות אזרחיות לבתי המשפט אינה נמצאת בראש סדר העדיפויות של האזרחים, תביעות רבות נמצאות בסיכון להתיישן, וייתכן שחלקן אף יתיישנו. חוק ההתיישנות, התשי"ח 1958, בנוסחו כיום אינו נותן מענה לסיכון זה. כך למשל סעיף 17 לחוק, הקובע תקופת הארכה של שנה אם נבצר מן התובע בשנה האחרונה של תקופת ההתיישנות להגיש את התובענה מפני שנסגר בית המשפט המוסמך לדון בה, אינו חל, מפני שבתי המשפט אינם נסגרים בעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף, וניתן להגיש תובענות לבתי המשפט באופן מקוון. למרות שקיימת אפשרות טכנית לפתוח בהליכים אזרחיים, חלק ניכר מאזרחי מדינת ישראל מתמודדים עם קושי משמעותי לעשות זאת, לדוגמה תושבים שפונו מבתיהם ואין בידיהם המסמכים הנחוצים להגשת תובענה, או המשרתים בכוחות הביטחון שאינם יכולים להתפנות להגשת וניהול תובענה בתקופה זו. קושי זה מעמיד את תביעתם בסיכון להתיישנות, וכן קיים חשש שחלקן אף יתיישנו. לפיכך, מוצע להוסיף לחוק ההתיישנות את סעיף 15א, אשר במסגרתו, לעניין תביעה שאינה במקרקעין ושתקופת ההתיישנות שלה בת שבע השנים החלה לפני יום כ"ב בתשרי התשפ"ד, 7 באוקטובר 2023, וטרם התיישנה לפני כניסתו של החוק המוצע לתוקף, מוצע להחיל את ההוראות הבאות: בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי עבור תובע הנמנה עם אחת מהאוכלוסיות המיוחדות המוגדרות בסעיף,

מפונים, חטופים, מי שהוכרו כנפגעי איבה, נכי צה"ל ובני משפחותיהם, בני משפחות של נרצחים בפעולות האיבה ושל חללי צה"ל, וכן חיילי צה"ל, אנשי כוחות הביטחון וההצלה, תחול עילת השעיה, כך שמוציאים מכלל המניין של תקופת ההתיישנות את התקופה שמיום תחילתו של החוק המוצע עד תום 18 חודשים מהמועד האמור. עילת ההשעיה מנותקת ממשך ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, משום שהצמדה אליו סובלת מחסרונות משמעותיים: ראשית, קיים חוסר ודאות לגבי תוקפו של המצב המיוחד בעורף, וכן קיימת אפשרות שההכרזה תפקע ולאחר מכן תתחדש באופן שייצור חוסר בהירות לגבי גורלן של תביעות שהתיישנו בין שתי התקופות האלה,

ייתכן שבהמשך הלחימה ההכרזה על המצב המיוחד בעורף תצומצם לאזורים גיאוגרפיים מסוימים, והתניית עילת ההשעיה בקיומה של הכרזה במצב כזה תקשה ללא הצדקה על התובעים הגרים בשטח שהוצא מגדר ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, ותגרור את הצדדים להתדיינויות ארוכות וסבוכות. בתום עילת ההשעיה מוצע לקבוע בסעיף 2 להצעת החוק כי יחול סעיף 16 לחוק ההתיישנות הקיים, דהיינו תעמוד לתובע תקופה נוספת של לא יותר משנה להתארגנות ולהגשת התובענה, כמקובל בעילות השעיה אחרות. עבור כלל האוכלוסייה מוצע לקבוע עילת הארכה, מוצע לקבוע שתביעתם לא תתיישן לפני שתחלוף שנה מיום כניסתו של החוק המוצע לתוקף, אם נבצר מהם להגיש את תביעתם בשנה האחרונה להתיישנות בשל פעולות האיבה או פעולת המלחמה. יודגש כי בניגוד לאוכלוסיות המיוחדות, שלגביהן העיכוב המוצע יכול להיות בכל שלב של מרוץ ההתיישנות בתביעתם, לתובעים הנמנים עם האוכלוסייה הכללית מוצע להעניק הארכה בלבד, שיש ביכולתה להאריך את מרוץ ההתיישנות רק בסופו ולתקופה של שנה לכל היותר. תקופת ההארכה המתייחסת לאוכלוסייה הכללית תחול גם על תאגידים ועל המדינה, הן משום שגם הם אינם מתפקדים כבשגרה עקב המצב המיוחד בעורף, והן משום שהארכת המרוץ תמנע את ההכרח להגיש תובענה לבית המשפט נגד אזרחים שאינם מסוגלים להתגונן מפניה לעת הזו. בעוד שבסעיף קטן (ב) מוצעים הסדרים עבור תביעות שאינן במקרקעין שטרם התיישנו ביום כניסתו של החוק המוצע לתוקף, בסעיף קטן (ג) מוצע כחריג לדיני ההתיישנות להחיות תביעות שאינן במקרקעין, ושתקופת ההתיישנות שלהן הסתיימה בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד, 7 באוקטובר 2023, ועד לערב תחילתו של החוק המוצע, כך שמרגע פרסומו של החוק המוצע ברשומות יראו את התביעות כאילו לא התיישנו, ויינתנו לתובעים תשעה חודשים נוספים להסדיר את תביעותיהם האזרחיות. בפסקה (1) מוצע כי ההחייאה האמורה תיעשה באופן אוטומטי עבור תובעים הנמנים עם האוכלוסייה המיוחדת בפסקה (2); בעבור תובעים אחרים מוצע להתנות את החייאת התביעה בשיקול דעתו של בית המשפט לבקשת התובע, שיידרש להצדיק את בקשתו ולשכנע את בית המשפט כי נבצר ממנו להגיש את התביעה בתקופת ההתיישנות עקב אירועי האיבה או פעולות המלחמה. לסעיף קטן (ד) מוצע להחיל את הוראות סעיף 1 להצעת החוק על הסדרי ההתיישנות החיצוניים לחוק, שקובעים תקופות התיישנות קצרות מזו הקבועה בחוק ההתיישנות ומעוגנים בחוקים אחרים, תוך החרגת הסדרי התיישנות הקבועים בחיקוקים מסוימים. בפסיקה נקבע כי הוראותיו של החוק לא חלות באופן אוטומטי על הסדרי התיישנות חיצוניים לחוק, אולם בשל תכליתה של הצעת החוק מוצע להחיל אותה גם על הוראות ההתיישנות הקבועות בחיקוקים חיצוניים באותם מקרים שבהם אין הצדקה להבחין לעניין זה בין עילות התביעה השונות.

מוצע להוציא מגדר הוראה זו הסדרים ספציפיים, הסדרים שנדונו בבתי המשפט ונפסק לגביהם כי אין להחיל עליהם את עילות העיכוב הקיימות בחוק, הן מפני שמדובר בתקופות הקובעות התיישנות מהותית מכוח אמנות בין-לאומיות, הן מפני שמדובר בהתיישנות מהותית או מפני שהחלת עילות העיכוב מנוגדת לתכלית של אותו חוק הקובע הסדר התיישנות. כמו כן מוצע להחיל את התיקון גם על תקופות התיישנות מוסכמות בכתב הקצרות מן התקופה הקבועה בחוק ההתיישנות, כפי שמתיר לעשות זאת סעיף 19 לחוק.

מוצע להבהיר כי בתובענות ייצוגיות לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו 2006, תחול עילת ההשעיה או ההארכה, לפי העניין, על התובע הייצוגי. סעיף קטן (א) להצעת החוק הוא סעיף ההגדרות, המפרט מיהם התובעים הזכאים לעילת ההשעיה המיוחדת, את ההגדרות לפעולות האיבה ואת פעולות הלחימה שהתרחשותן מצדיקה את תוספות הזמן המוצעות. יודגש כי אין צורך בעילת השעיה או הארכה בעבור תביעות במקרקעין, אשר עליהן קובע סעיף 5(2) בחוק ההתיישנות הקיים תקופות התיישנות ארוכות מאוד, 25 שנה במקרקעין מוסדרים ו-15 שנה במקרקעין לא מוסדרים, ונראה כי הסיכון להתיישנות התובענה בעקבות אירועי האיבה ופעולות המלחמה אינו קיים לגביהן. על כן, הממשלה מבקשת מהכנסת לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה לשר כץ. אנחנו נעבור כעת לדיון האישי. אני רואה ששתי הדוברות הראשונות, חברות הכנסת טלי גוטליב וצגה מלקו, עדיין נמצאות בישיבת הסיעה. אני אשמור את זכותן לדבר בהמשך, ואקרא כרגע לחבר הכנסת מאיר כהן. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי וחברות הכנסת, את חיידק האנטישמיות לא הצלחנו להכחיד ולהדביר. האנטישמים מחכים לשעת כושר להרים את הראש ולפזר את הרעל שלהם. לצערי, זו שעתם. אנחנו רואים לאיזו אהדה הם זוכים, לצערי הגדול. אנחנו עדים לתופעה מדהימה של התפשטות אנטישמיות. הם מרימים את ראשם כמו אש בשדה קוצים. ואם לא די בכך, אז בית הדין בהאג מעמיד אותנו, ביוזמתה של דרום אפריקה, חסידי אומות העולם, מעמיד אותנו לדין, ומאשים אותנו ברצח עם, לא פחות ולא יותר, בניסיון לרצח עם. כשכולנו קוראים את כתב התביעה אנחנו מבינים מעל לכל ספק שאחת המחויבויות של כל שר ושל כל חבר כנסת ושל כל איש ציבור היא להיות זהיר מאוד בהתבטאויות שלו. מותר לנו לכעוס, מותר לנו לכאוב, מותר לנו לעשות פעילות אקטיביסטית כנגד תופעת האנטישמיות, להילחם בה, להילחם בחזית אחת מול בית הדין בהאג, אבל אסור לנו, אסור לנו להמשיך בהתבטאויות שאין בהן כל נימה של אחריות. לא רוצחי עם אנחנו, כי אם עם שנלחם על חירותו, מדינה שנלחמת על אזרחיה מול ארגוני טרור חסרי אנושיות, שניזונים מאידיאולוגיה של רצח, של שפיכות דמים, של לרצוח יהודים באשר הם. על כן צר לי לשמוע שבבית הזה, לפני עשר דקות,

מקטרגים על מי שנבחר על ידי ראש הממשלה, אהרן ברק, שאין כמוהו להגן עלינו במקום כזה, מקטרגים וקוראים לו "הקטגור", זה שיקטרג על עם ישראל. אז אני מבקש ממי שאמר את זה שיעלה לכאן ויחשוב פעמיים. זה מדאיג אותי נורא. וצריך להבהיר לכל העולם: לא פצצת אטום אנחנו רוצים על עזה, אלא להרחיק ולגמור אחת ולתמיד את ארגון המרצחים. אבל לא פצצת אטום. היו זהירים בדבריכם. אנחנו לא רוצים לעשות טרנספר של אף אחד,

ועל זה יש חזית אחידה בכל המדינה הזאת, להרחיק מהגבול את כל הרוצחים, גם את הנוח'בה וגם את רדואן. ולכן באמת בשעה כזאת, כשאנחנו מותקפים, ראוי לכל איש ציבור, אדוני יושב-ראש הכנסת, אני חושב שגם אתה צריך להגיד את זה, להיות זהיר בדבריו. ואשר לעופר כסיף, לסיום, אדוני. משפט אחד. אני לא רוצה להגיד עליך מילים רעות,

לא מעל הבמה הזאת, אבל הגזמת, פשוט הגזמת. אלה חיילי צה"ל, זה הצבא שלנו, זה המגן שלנו. חזור בך מהחתימה או ההצטרפות לתביעה. זה מעבר לכל קו אדום במדינת ישראל.

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותו של אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. נמצאים איתנו כאן היום דיקלה ואברהם נסימי והילדה נויה, ממתפני היישובים עבדון, מנות, אלקוש ואבירים. כבר למעלה מחודשיים שהם שוהים במלון יהודה בירושלים ובעוד מלונות,

הודות לתרומות נדיבות של פילנתרופים, לא הודות למדינת ישראל. השהות שלהם מסתיימת בימים אלה, אדוני, לצערי. הם בסכנת פינוי. לאן ילכו? עם מי מהילדים? מי מהמבוגרים? מי מהאנשים? היישוב שלהם, אדוני, נמצא בטווח של 3.7 קילומטר. יש לו כניסה אחת, יציאה אחת. מדובר בציר מטווח, וכאשר הוא נסגר, אין כניסה ויציאה. אנשים אלה אינם יכולים לשוב לביתם, המצוי בטווח הטילים, 3.7 קילומטר. שר החינוך רק היום אמר: לא רואה חזרה ללימודים עד סוף השנה. אז מה יעשו עם הילדים? היכן נויה תלך ללמוד? ואין מגיב. היישובים, כפי שאמרתי, נמצאים בטווח של 3.7 קילומטר מקו הגבול בצפון. קיימתי דיון בוועדה לביקורת המדינה עם ראשי היישובים. קיימנו דיון נוסף בוועדת הפנים. הגעתי עם דיקלה לוועדת הכספים, ושם היא פרסה את התלאות של התושבים. שלחתי, אדוני, מכתב לשר האוצר ולראש הממשלה. כמובן לא קיבלתי תשובה, כי מה זה חשוב? זה לא חשוב, החיים של התושבים. אם הייתי יכול לתת לנויה, ילדה בת שמונה, או ללביא, ילד בן שבע, לשאת נאום במקומי מעל הדוכן הזה, כולנו, אדוני, היינו פורצים בבכי, כי אין מושיע. ממשלה שלא אכפת לה מחיי תושביה. למי מאיתנו יש את האומץ להחזיר אותם אל הבתים שלהם, שנמצאים בטווח טילי הנ"ט? מי ייתן את ההסברים לכך שחלילה משפחה מאחד היישובים תשלם בחיים? אני זועק את זעקתם של תושבי היישובים עבדון, אלקוש ואבירים מזה חודשיים, ואין מושיע. אני פונה למקבלי ההחלטות בממשלת ישראל. אני פונה גם אליך, אדוני שר התיירות. תקשיב אליי, אדוני שר התיירות, לא אכפת לו, נא לטפל בתושבי שלושת היישובים. נא לשכן אותם במלונות, כי מוחרתיים הם עוזבים את המלון. אמרתי, אולי אני אביא אותם למסדרונות הכנסת. אין להם לאן ללכת. נא לטפל בפיצויים שלהם. נויה בת השמונה ולביא בן השבע פרצו בבכי כאשר דיברתי איתם. נויה, תעמדי, כדי שיראו אותך. תעמדי. ונויה אומרת: בבקשה, בבקשה תעזרו לנו, זה מה שהיא ביקשה, ופרצה בבכי. אם חלילה יקרה אסון, אני מפנה אצבע מאשימה למקבלי ההחלטות בממשלה הרעה הזאת. בבקשה תמצאו פתרון. אני פונה לחברי הכנסת מהקואליציה, אני פונה לשר התיירות, שהוא נציג הממשלה בכנסת כרגע במליאה, אבל לא כל כך אכפת לו: לכו לדבר עם דיקלה ונויה, תתרשמו ותפעילו את הקשרים שלכם כחברי כנסת מהקואליציה אצל מקבלי ההחלטות. אני מקווה. לו יהי.

חבר הכנסת אבי מעוז, נוכח? אינו נוכח. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, חברות הכנסת, בצעירותי השתהיתי לראות את ועידת מדריד 1991, את המשלחת הפלסטינית. כל שוחרי השלום אהבו את היום הזה, וגם תושבי עזה. אני לא אשכח איך ב-10 בנובמבר 1991, כשראש המשלחת הפלסטינית, חיידר עבד א-שאפי, חזר לעזה,

עזה יצאה בשביל לחבק אותו, איך הרימו אותו על הכתפיים. אני בעצמי זוכר את הכותרת של עיתון אל-איתיחאד, (אומר בערבית: עם פרחים, ענפי זית ויונים לבנות קיבלה עזה את המשלחת

כך התקבלה המשלחת הפלסטינית בעזה. העזתים רובם ככולם רצו את השלום.

רק ב-20 השנים האחרונות היו יותר מעשר מלחמות על עזה: ימי תשובה, 2004, גשם ראשון, 2005, גשמי קיץ, 2006, חורף חם, 2008, עופרת יצוקה, 2009-2008, עמוד ענן, 2012, צוק איתן, 2014, שומר חומות, 2021, שחר שחור, 2022, מגן וחץ, 2023. מול כל זה עמדו העזתים. הכיבוש הארור הזה שחק את החלומות של השלום, איזה כיבוש? מי שלט בעזה? ב-2005 מי שלט בעזה? שחק את החלומות של השלום.

אתמול שר האוצר סמוטריץ' אמר שיש בעזה שני מיליון נאצים, לפני כמה ימים שר הביטחון גלנט אמר שהם חיות אדם. אני רוצה להגיד ששניכם קטנים קטנים, ועזה גדולה גדולה. עוד תזרח השמש על עזה, ועוד תזרח השמש על שני העמים. עוד תזרח שמש השלום המושתת על הכרה בזכויות הלאומיות של שני העמים, מדינה פלסטינית בגבולות 67' לצד מדינת ישראל, ויבוא השלום ויבוא הביטחון על אפכם ועל חמתכם. יא גזענים, יא קטנים. עוד יבוא השלום. תודה רבה. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. תגנה את הטבח. תגנה את החיזבאללה. תגנה אותם פעם אחת. בבקשה, חבר הכנסת טור פז. "הוא מחליש את ההרתעה הישראלית", ככה אמר שר אחד, "הוא פקיד שסיים את עבודתו לפני 17 שנה, למה דעתו מעניינת"? אמר בנו של ראש הממשלה, "הוא וחלוץ צריכים להינמק עד סוף חייהם בכלא", אמר שר אחר, "הוא רוצה גופות של יהודים ברחובות", אמר העיתונאי המקורב לראש הממשלה. מה לא אמרו עליו. מכונת הרעל לא ויתרה על שום סמל ודימוי. אבל שמחנו לשמוע אתמול שנשיא בית המשפט העליון לשעבר, המשפטן, מומחה זכויות האדם אהרן ברק, נעתר לבקשת הממשלה, ראש הממשלה, כן, ראש הממשלה ביקש ממנו, והוא ייצג אותנו בדיון בהאג מול השקר הפלסטיני. שמחתי והערכתי את ברק, שנעתר לבקשה חרף כל הדברים האלה. אנחנו בזמנים קשים, רבותיי, ואנחנו חייבים את הכי טוב שלנו. אז תודה לשופט בדימוס אהרן ברק, שנענה לבקשה. תודה לממשלה ולראש הממשלה, שהתעלו על הקטנוניות הקבועה והבינו את חשיבות העניין. אסור לנו לחשוב שוב ש"כֹּחי ועֹצֶם ידִי עשה לי את החיל הזה". מה למדנו מ-7 באוקטובר? למדנו שאנחנו לא יודעים כלום. הממשלה הזו נבחרה אחרי שסיפרו לנו על משילות, חרטטו אותנו על ימין חזק מלא מלא, על ביבי חזק מול החמאס, זוכרים? ביבי חזק מול החמאס, איזו אגדה. חברים, התבדינו. לא הכול אנחנו יודעים. טעינו בקונספציה. מסתבר שימין לא מביא ביטחון, ומסתבר שהשמאלנים לא בוגדים. האשמתם את מערכת המשפט, את בג"ץ ואת המפגינים, את השמאל ואת אהרן ברק. אז מה למדנו מזה? האם כולם מבינים את זה? האם למדנו שיעור בצניעות? האם הבנו שהאמת לא נמצאת רק בצד אחד ?אם נלמד משהו אחד מ-7 באוקטובר ומשליחתו של אהרן ברק כנציג מדינת ישראל להאג, זה הצורך בצניעות. אם ניקח משהו מהמלחמה הזאת, בכל זאת עשינו משהו.

תודה רבה. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. האם מקובל שמפלגת השלטון מקיימת ישיבת סיעה בזמן מליאה? אני פשוט רוצה להבין, האם מקובל שמפלגת השלטון עושה ישיבת סיעה בזמן מליאה? חבר הכנסת קריב, שאלתך נרשמה. שאלה לייעוץ המשפטי של המליאה. זה הגיוני? הינה, הייעוץ המשפטי נמצא פה. שאלה לייעוץ המשפטי של המליאה: האם זה הגיוני שחברת הכנסת מירב כהן תדבר מול מליאה

זה לא, זה במסגרת הזלזול המתמשך של ממשלת הימין בכנסת, הפרדת רשויות. תודה רבה. כנסת נכבדה, בגיל 87 אהרן ברק יחזור אל היבשת שבה נולד בשם אריק בריק, היבשת שבה שרד את שנות השלטון הנאצי ואקציית הילדים בגטו קובנה, היבשת שבה חי במחבוא אצל חסיד אומות עולם, וממנה עלה לארץ ישראל בגיל 11. מסלול החיים של אהרן ברק הוא המסלול הישראלי-ציוני האולטימטיבי, כזה שעובר בין תחנות של פטריוטים מושבעים: עתודה בצה"ל, התעקשות על קורס קצינים, דוקטורט באוניברסיטה העברית, דיקן הפקולטה למשפטים, התגייסות לשירות הציבורי בתור היועץ המשפטי לממשלה, השתתפות בצוות המשא ומתן בהסכמי קמפ דייוויד בין מצרים לישראל, מינוי לשופט בית המשפט העליון, ובהמשך, לנשיאו. ברק הפך למשפטן בעל שם עולמי. במסגרת ההתעסקות בעצמאות המערכת המשפטית ובזכויות אדם הוא ביסס וחיזק את חומת ההגנה המשפטית שלאורך כל השנים אפשרה למדינת ישראל לשמור על עצמה ולפעול בנחישות ובעוצמה נגד אויבינו. בשנים האחרונות, צריך לומר את זה, אחרי שכבר פרש מכס השיפוט, אהרן ברק נמצא תחת התקפה מתמשכת. שליחי ראש הממשלה הכפישו אותו, קיללו אותו, עשו הכול כדי למרר את חייו של פנסיונר פטריוט. חברי כנסת אמרו שצריך לשלוח אותו לכלא. שרים בממשלה השתלחו בו. ועכשיו אותו אהרן ברק מגויס בצו 8 על ידי משמיציו ותוקפיו כדי שישמש בתור מגן ישראל בבית הדין הבין-לאומי. ככתוב: "הן אצעק חמס ולא אֵעָנה, אשַוַע ואין משפט". בשעתה הקשה ביותר, המדינה זקוקה לטובים ביותר שיגנו עליה בעזה, בגבול הצפון ובהאג. אהרן ברק, ישראלים רבים חייבים לך סליחה ותודה. תודה על זה שאפילו כשחלק גדול מהמדינה ויתר עליך, אתה לא ויתרת על המדינה, אפילו לא לרגע. "לך בכֹחֲךָ זה והושעת את ישראל". תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח. חבר הכנסת ואליד אלהאושלה.

אלהואשלה, סליחה. ואליד אלהואשלה, תפדל. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, דיברנו הרבה והתרענו רבות על הקבוצות החמושות שמסתובבות בנגב בתקופה האחרונה, אם זה בביר הדאג' או במקומות אחרים, כמו אום-חשרם וח'רבת א-זעק. לצערי הרב, אף אחד לא מטפל בקבוצות האלה, שלוקחות את החוק לידיים. מה שקרה בשבת עם קבוצת צעירים מהיישוב אום בטין לא מתקבל על הדעת, לא ייתכן. איך מרשים לדברים כאלה לקרות? לא מקובל. קבוצת חמושים, מתנחלים, שיושבים ליד קיבוץ להב, מתחקרת את האנשים בשטח כאילו שהיא המשטרה, היא הריבון. מכאן אני פונה למשטרה, למפכ"ל, לפיקוד דרום ולמפקד המשטרה, מפקד העיירות, על מנת לטפל בנושא הזה. אנחנו, החברה הערבית בנגב, החברה הבדואית, קיבלנו אחריות על האוכלוסייה שלנו מ-7 באוקטובר. היא מתנהלת כמו שצריך. אבל לא יכול להיות שמפקירים את הביטחון של האנשים. אני לא רוצה לעלות כאן שוב ולדבר על קבוצות חמושות בכל מיני יישובים בנגב. לא מקובל. אם השר מפקיר את החברה הערבית ומפקיר את החברה הבדואית בנגב, המשטרה לא אמורה לציית לו.

הצעירים האלה מהיישוב אום בטין פנו למשטרה והגישו תלונות נגד קבוצת המתנחלים שמאיימת, מטרידה, מציקה לצעירים שלנו. אדוני היושב-ראש, היום היינו בדיון בוועדת הבריאות. אני רואה שהשר נמצא כאן. דיברנו על המבחן שקבע אגף הבחינות במשרד הבריאות. לא ייתכן שמי שאחראי לקביעת המועד מתעלם מהאוכלוסייה הערבית. איך אפשר לקבוע מועד בחינה ב-12 בחודש? כנ"ל עשו בקביעת הסיבוב השני לבחירות ב-12 בחודש, ב-12 באפריל.

איך יכול להיות שהשר מקבל דברים כאלה? איך יכול להיות שוועדת הבריאות מאשרת דבר כזה? איך יכול להיות שפרופ' יציב קובע את התאריך הזה? הדרישה שלנו, אדוני השר, היא להקדים את המועד בשבוע. לא יכול להיות שהסטודנטים המוסלמים יעשו בחינה של חמש שעות ביום של צום.

תתארו לעצמכם שהשר מאשר בחינה של יהודים בפסח או בחג אחר, או ביום צום שלכם. אנחנו דורשים להקדים את מועד הבחינה של הסטודנטים בשבוע אחד.

תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה. לאחר מכן, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אני תוהה אם חברי סיעת הליכוד נמצאים כאן באולם. יכול להיות שהם עדיין מעכלים את המצגת שהייתה אמורה להיות מוצגת בפניהם היום בישיבת הסיעה, כי אני לא רואה פה נציגים של מפלגת השלטון. איזו מצגת? איזו מצגת?

שמעתי ששר הביטחון אמור להציג היום בפני סיעת הליכוד את המצגת, מצגת ביטחונית על מה שמתרחש

בגבול הדרומי. אני מאוד מקווה שגם על מה שמתרחש בצפון, כי אדוני היושב-ראש, מה שמתרחש בצפון, זה מזמן כבר לא צפון. כבר איבדנו את הצפון. מה שקורה בצפון זה לא שחיקת ההרתעה, זה חיסול ההרתעה. אני מאוד מקווה, מאוד מקווה, שמדינת ישראל וממשלת ישראל יתעשו מהר, כמה שניתן, ויבינו שאין כבר קווים אדומים. אין כזה דבר קווים אדומים. קו אדום, שמעתי לפני חודש את שר הביטחון, שאני מאוד מעריך אותו ויש לי כבוד רב לשר הביטחון, שאנחנו נבין שהגענו לקו האדום כשאנחנו נפציץ את ביירות. בינתיים הם מפציצים לנו בסיס חיל האוויר, אחד הסודיים ביותר בצפון, שזה העיניים של המדינה, אנחנו לא מגלים פה סודות, אלא זו עובדה, ואנחנו ממשיכים לדבר, ממשיכים לחפש את הקו האדום הזה שהאויבים שלנו בצפון עוד לא חצו. אדוני היושב-ראש, לפני 12 שנה ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בא לישיבה באו"ם ושם הוא הציג את הציור המפורסם שלו עם הפצצה. אז הוא אמר: זה הקו הראשון,

וזאת הפצצה. אז את הקו הראשון הפסדנו כבר ב-7 באוקטובר. זה קו הגבול.

First stage, second stage, and the bomb. כן. אז את הקו הראשון איבדנו ב-7 באוקטובר. זה קו הגבול. מישהו היום מתייחס בכלל לקו הגבול? קו הגבול כבר לא קיים. מבחינתנו, אסור להיות שם, בקו הגבול, כי קו הגבול זה כמו ברווזים במטווח. הקו השני שאיבדנו הוא הקו של ההתלקחות עם החיזבאללה, זה הקו של היישובים שאנחנו כמדינה פינינו, ובכך בנינו את אזור החיץ על חשבון השטח שלנו. הקו השלישי, אדוני היושב-ראש, הוא הקו של הגליל כולו, שאנחנו עלולים לאבד את זה. אנחנו כבר בתהליך לאבד את הגליל כולו, וזה יהיה הקו של ה-bomb, הקו של הפצצה. תודה רבה. אני מציע, אדוני היושב-ראש, לחברי סיעת הליכוד, שאינם נוכחים כאן כרגע, להיזכר באותו נאום באו"ם בקשר לקווים האדומים של מדינת ישראל. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי. לאחר מכן, חבר הכנסת רון כץ. מכובדי היושב-ראש, אני רוצה לדבר על הפגיעה בעיתונאים בעזה. העיתונאים בעזה הם העיתונאים האמיצים ביותר בעולם. 107 עיתונאים נהרגו בהפצצות או בחיסולים,

האחרונים שבהם הם שני עיתונאים, אחד מהם הוא חמזה, בנו של ואאל א-דחדוח. ואאל א-דחדוח זה סיפור. ואאל א-דחדוח (אומר בערבית: הוא סיפור אגדה.) כתב של אל-ג'זירה. לפני חודש הפצצה על הבית, אשתו נהרגה, (אומר בערבית: אשתו,) הבן והנכד. אחרי יום הוא חזר לשדר. אתמול הבן שלו חמזה וחבר שלו הופצצו על ידי כטב"מ, כלומר סיכול ממוקד. עיתונאים. מישהו בישראל, מהעיתונאים באולפנים, אולפני המלחמה, שאל שאלה את דובר צה"ל: למה אתם מפציצים עיתונאים?

107 עיתונאים. אבל למה כל הזמן תוקפים את ואאל א-דחדוח? גם הוא נפצע. במקום סנוואר אתם מחפשים את ואאל א-דחדוח? מצאתם את הנעל של סנוואר, (אומר בערבית: סיימתם והלכתם לאל-דחדוח,

לבן שלו ולנכד, לאשתו, למשפחה שלו?

או סיכול ממוקד של צוותים רפואיים, פרמדיקים,) צוות רפואי. זה מזכיר לי את מה שאמר מחמוד דרוויש, זו המציאות עכשיו בעזה לגבי הפגיעה בצלמים, (אומר בערבית: בפרמדיקים: אם ישאלו אותך על עזה תגיד להם שיש בה שהיד, שמנסה להצילו שהיד, שמצלם אותו שהיד,

ומתפלל עליו שהיד.) זה בדיוק מה שקורה בעזה, (אומר

בימים האחרונים פורסם שחבר הכנסת עופר כסיף החליט לתמוך בתלונה של דרום אפריקה כנגד מדינת ישראל שקובעת שמדינת ישראל מבצעת פשעי מלחמה. אז בואו נדבר רגע על זה שאותו חבר כנסת יושב פה ומקבל את השכר שלו מאזרחי מדינת ישראל, שאותה מדינת דרום אפריקה רוצה לתבוע. בואו נדבר רגע על זה שהוא יושב פה, ובזכות החיילים שמסכנים את עצמם בכל רגע הוא יכול להגיד את השטויות האלה בכל העולם. בואו נראה מה אנחנו עושים עם זה, כי אנחנו חייבים לשים את הגבול: מה אנחנו מצפים מנבחרי הציבור שלנו? מה אנחנו מצפים ממי שיושב בבית הזה? ואני מכבד מאוד את הבחירה הדמוקרטית. את חופש הביטוי. ואני חושב שחופש הביטוי זה דבר מאוד מאוד חשוב.

אבל כשאנחנו נמצאים במלחמה, יש דברים שמצפים מנבחר ציבור. מצפים מנבחר ציבור להיות נאמן לעם שלו ולמדינה שלו, ומי שלא יכול לעשות את זה לא צריך להיות חלק מהבית הזה. וזה תקף לכל אחד שקשה לו לגנות את ארגון החמאס כארגון טרור, וזה תקף לכל אחד שיתמוך בכל הצעה כזאת או אחרת נגד מדינת ישראל, וזה תקף לכל אחד שיתקוף חייל צה"ל, מישהו מכוחות הביטחון. זה צריך להיאמר באופן ברור. אני שמח שיש יוזמה להדיח את אותו חבר כנסת מהבית הזה, כי חבר הכנסת עופר כסיף לא צריך להיות חבר כנסת במדינת ישראל, ואיתו גם כל שאר החברים שחושבים שהם יכולים לתקוף את מדינת ישראל מצד אחד ולקבל את המשכורת שלהם מאזרחי מדינת ישראל מהצד השני. הדבר הזה חייב להיפסק. ועוד מילה לגבי מה שאמרו פה קודם, לגבי עיתונאים שתקפו, השהידים, העיתונאים שתקפו. חבר הכנסת טיבי, אני רוצה לומר לך בכל הכבוד של הדבר הזה: מי שנכנס לשטח אש, מי שהצבא מסמן אותו כמטרה, הוא מחבל. וגם ב-7 באוקטובר ראינו שיחד עם הכוחות, יחד עם הכוחות, נכנסו מחבלים, נכנסו מחבלים יחד עם הכוחות, צילמו אותם. אתה מתכוון לעיתונאים, אתה מתכוון לעיתונאים.

עיתונאים הם מחבלים? עיתונאים הם מחבלים?

מישהו מכם גינה אותם? מישהו בכלל דיבר על זה? מישהו מגנה פה את ארגון חמאס כארגון טרור? מישהו עמד פה ואמר: חמאס זה ארגון טרור, צריך להשמיד אותו? מישהו אמר פה: צריך לפרק אותו, גם את המנהיגים שלו? מישהו מכם מדבר על זה פה בכלל? אז לפני שאנחנו מנסים להיתמם ולדבר על זה שעיתונאים נפגעו, אף אחד לא נפגע סתם. מי שנמצא בשטח אש נפגע כי הוא צריך להיפגע, כי הוא מטרה של צה"ל. מי שהולך ליד חמאסניק, שידע שהוא משתף פעולה, והעונש על הדבר הזה הוא בדיוק כמו חמאסניק כמי שמשתף איתו פעולה.

ככה זה עובד. אז אם עדיין לא היה ברור, אנחנו מגבים במאה אחוז את צה"ל, את כוחות הביטחון, ואת כל מי שתורם בעקיפין, במישרין, בכל דרך, לתנועת חמאס, לא צריכה להיות קיימת בעולם הזה.

תודה רבה. חבר הכנסת יוסף עטאונה. אוי לבושה, אוי לבושה. איזו בושה? איזו בושה, אחמד? נכנסו עיתונאים, נכנסו עיתונאים יחד עם מחבלים.

עיתונאים הם מחבלים?

נכנסו עיתונאים עם מחבלים. הם מצלמים באייפון, באייפון. בוא אני אראה לך, אני אראה לך, על האופנוע של המחבל נכנס עיתונאי. אני לא מדבר על זה.

אני מדבר על עיתונאים שמסכלים אותם בכטב"מ. למה שיסכלו עיתונאים? למה שיעשו את זה? למה שיסכלו עיתונאים? אתה תשאל אותם. אני שואל אותך. זה נשמע לך הגיוני?

תודה רבה, חבר הכנסת אחמד טיבי. לא, אני אמרתי שכל,

לא, אמרתי, חבר הכנסת אחמד טיבי. עוד נקודה לפרוטוקול.

אני אמרתי שכל עיתונאי, חבר הכנסת אחמד טיבי. גם אם הוא חבר ועדת האתיקה, הוא לא יכול לענות ולהגיד את דעתו בצורה בוטה על אנשים שעומדים. חבר ועדת האתיקה. הוא חבר ועדת האתיקה. אתה הבעת את דעתך. אז תגיש תלונה. מה שהוא רוצה הוא יעלה ויגיד, ואתה לא תיתמם. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. הוא חבר ועדת האתיקה.

אתה, בבקשה. חבר הכנסת אחמד טיבי. הוא צריך, חבר הכנסת אחמד טיבי,

גם כתבתי לעודד, זה לא קשור לאתיקה.

תסתום את הפה. אתה הקריקטורה של הכנסת.

בבקשה להוציא אותו.

הוא מפריע למהלך, אמרת לי לסתום את הפה? כן, תסתום את

ועל אחדות.

או מחר, או בכל הזדמנות. כי אני אגיד לך, כי על היום שאחרי בעזה עדיין לא הכרעתם, הוויכוח קיים.

שנייה, אל תפריע לי. אל תפריע לי, שנייה.

אני רוצה להגיד לך, יש לי דברים להגיד. תשמע אותם. אתה יודע את זה.

חבר הכנסת סימון דוידסון.

חבר הכנסת סימון, לא להפריע.

יש לך בעיה עם הדברים. תשמע אותם טוב. לא, דקה, לא להפריע. לא להפריע.

אני אומר לך חד-משמעית, כי על

אחרון.

ישראל ויחידת יואב בנגב על חידוש צווי הריסה בנגב, ודיברו על 200 החל מיום רביעי, זו הכרזת מלחמה בעת מלחמה על החברה הערבית הבדואית בנגב. תתביישו לכם. תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. חבר הכנסת ולדימיר בליאק. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברי הכנסת, תכבדו את החבר שלכם. נאור, חבר הכנסת נאור, גם מהסיעה שלך. איך אתה אוהב להגיד נאור. תודה רבה. הבוקר בוועדת הכספים היה אמור להתקיים דיון על תקנות הפיצויים לעסקים בטווח 7 עד 40 קילומטר מרצועת עזה, פיצויים לחודש נובמבר. אני חוזר ומדגיש: אנחנו ב-8 בינואר, וטרם אושר מתווה פיצויים לחודש נובמבר, ולא לסתם אזורים בכל הארץ, לאזורים שנפגעו במלחמה באופן מיוחד. התקנות הללו היו אמורות להגיע לוועדה לפני חמישה שבועות, לפני שלושה שבועות או לפני שבוע. הבטיחו אתמול, לא הגיעו. הכניסו כספים קואליציוניים. גם אתמול לא הגיעו, למרות ההבטחות של האוצר.

יושב-ראש ועדת הכספים ביטל בצדק את הדיון ושינה את הלו"ז. פשוט לא היה במה לדון, לא היה במה לדון, כי פיצויים לעסקים, לעצמאים, לכל אלה שמחזיקים היום את כלכלת ישראל, את העורף במלחמה, זה פשוט לא דחוף לשר האוצר. אני כבר לא מדבר על ראש הממשלה ועל שר הכלכלה, שבכלל היו היום בסיור ביטחוני. תגידו לי, מה יש לשר הכלכלה לעשות בסיור ביטחוני בזמן שהעצמאים קורסים?

בדיון המעקב שהחליף את הדיון בתקנות, כי לא היה במה לדון, נחשף כי התקנות לא מגיעות, חבר הכנסת מאיר כהן, כי אין מקור תקציבי. אין מקור תקציבי.

תגידו לי, הקואליציה, כשחילקתם לפני שלושה שבועות 5 מיליארד שקלים כספים קואליציוניים ושמרתם על עשרה משרדים מיותרים, לא אמרתם שיש כסף לכולם?

ראש הממשלה אמר שיש כסף לכולם, שר האוצר אמר שיש כסף לכולם. הינה, האוצר פה. היום מסתבר שאין. יש מקור תקציבי למשרד של אורית סטרוק, יש מקור תקציבי למשרד של מאיר פרוש, למשרד של עמיחי אליהו, אפילו למשרד הפיקטיבי של דודי אמסלם יש מקור תקציבי, רק לבעלי עסקים בדרום ובצפון לא נשאר. האם בשלב הזה זה מפתיע אתכם? זה מפתיע אותנו? ממש לא. הממשלה הזאת, שר האוצר הזה, ראש הממשלה הזה, לא כשירים להוביל את המלחמה, לא כשירים להוביל את הכלכלה, לא כשירים להוביל את המדינה. למען העצמאים, למען המפונים, למען המילואימניקים, מדינת ישראל חייבת היום ממשלה אחרת. תודה רבה. תודה רבה. רק לציין ש-4 מיליארד שקל כבר נוצלו למען העצמאים.

לא, 4 מיליארד. אין לכם מקור תקציבי. 4 מיליארד נוצלו, ויהיה עוד. חבר הכנסת חמד עמאר. מורה משדרות שלא מקבלת משכורת, היא כן, אבל העצמאי משדרות,

יקבלו התקף לב, זה מה שהם יקבלו כשהם יחזרו ממילואים. תודה רבה, חבר הכנסת.

שמעתי את שר האוצר מדבר היום על סיוע למילואימניקים בסכום של 9 מיליארד שקל. שמחתי ואמרתי שזה חשוב מאוד, אבל אחרי ששמעתי והתרכזתי בדברים שלו, הוא אמר: יבוא בשלוש פעימות.

העסקים שלהם קורסים, המשפחות שלהם בקשיים, ושר האוצר מדבר איתנו על שלוש פעימות. למילואימניקים שנלחמים עכשיו אין זמן לחכות לשלוש פעימות, לכן צריך להביא להם את כל התוכנית בפעימה אחת, כי הם זקוקים לכל שקל עכשיו, אדוני היושב-ראש. אסור ללכת על שלוש פעימות. ולעסקים, היום שאלתי את רשות המיסים שאלה פשוטה: התקנות שהבטחתם להביא לנו לפיצויים, לאנשי העסקים, לעסקים, לעצמאים, ב-1 בדצמבר אמרתם שתביאו את התקנות. אנחנו עוד מעט באמצע חודש ינואר, והתקנות עוד לא הגיעו. אני שואל: למה לא הגיעו התקנות? מה התשובה של רשות המיסים? אין מקור תקציבי. זו בושה. הרי יש מקור תקציבי למשרדים המיותרים שלא עושים כלום ויש מקור תקציבי לכספים הקואליציוניים, אבל לעסקים, לעצמאים, למילואימניקים, אין

אדוני היושב-ראש, ממשלה כזאת, שמנהלת את הכלכלה בצורה כזאת שתביא לקריסה כלכלית במדינת ישראל, אם הם ימשיכו להתנהל איך שהם מתנהלים, הם צריכים ללכת הביתה כמה שיותר מהר. אני שמעתי את שר האוצר אומר, שמעתי את ראש הממשלה: לא יחסר כסף, יש כסף לכולם. אני לא רואה את הכסף לכולם, אני לא רואה את זה למילואימניקים, אני לא רואה את זה לעצמאים, אני לא רואה את זה לאנשים שזקוקים לכסף עכשיו. הם צריכים כל שקל עכשיו, כי הם במצב קשה. אני זוכר שלפני שבועיים הגיע מילואימניק לוועדת הכספים, בכה בוועדת הכספים, אמר: תפתחו את המקרר אצלי, לא תמצאו כלום, המשפחה שלי רעבה. אנחנו במדינת ישראל צריכים להגיע למצב כזה? זו בושה לממשלה הזאת, בושה לכל שר שיושב בממשלה הזאת. תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר.

הכנסת, העתירה של דרום אפריקה לבית הדין הבין-לאומי בהאג בתואנה שישראל מבצעת רצח עם בעם הפלסטיני היא עתירה מופרכת ומגמתית. הניסיון להאשים את מדינת ישראל ברצח עם הוא אבסורד מוחלט, מפני שההפך הוא הנכון. מה שהופך את הסיפור הזה לעצוב יותר הוא שכאן במשכן, בינינו, יושב חבר הכנסת עופר כסיף, שמשתף פעולה עם המזימה נגד מדינת ישראל. חבר הכנסת עופר כסיף, התבלבלת. מוטב שתתפטר מכנסת ישראל ותתמודד לבחירות של הרשות הפלסטינית. אולי שכחת שב-7 באוקטובר חמאס הוציא לפועל מתקפה רצחנית וברברית על מנת להשמיד ולרצוח את העם היהודי במדינת ישראל. מתקפת הטרור הנוראית הזאת נרשמה כטבח הגדול ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל מאז השואה. אם לא די בכך, הטרוריסטים הנבזיים מצהירים שבכוונתם לבצע מתקפה כזאת שוב. אין אף מדינה בעולם שהייתה מותירה אירוע כזה ללא תגובה. ארגון הטרור חמאס הוא זה שמצהיר במשך עשרות שנים שבכוונתו להביא להשמדת מדינת ישראל ולרצוח כל יהודי באשר הוא. אנחנו ניצבים מול חמאס-דאעש, שזוכה פעם אחר פעם לגיבוי והגנה בזירה הבין-לאומית. זה פשוט לא ייאמן. לאורך ההיסטוריה העם היהודי תמיד היה נרדף, ועל כן יש חשיבות רבה שלמדינת ישראל יהיה צבא חזק שיגן על העם היהודי מפני איומים ממשיים להשמדה ולרצח עם. העתירה שהוגשה משוללת כל בסיס. צה"ל מתמודד עם מלחמה מורכבת ועם אתגר שאף מדינה לא ניצבה מולו. צה"ל פועל במקצועיות ובכירורגיות, ונמנע ככל הניתן מלפגוע באוכלוסייה האזרחית. צה"ל לא רק פועל על פי הדין הבין-לאומי לדיני מלחמה, אלא הוא גם דואג להזהיר את האוכלוסייה באמצעות כרוזים והודעות. הוא מושיט יד לאוכלוסייה בשטח עימות ומגדיר מחסות ונתיבי מילוט, בעוד שמחבלי החמאס הם אלה שמשתמשים באזרחים בעזה כמגן אנושי. מדינת ישראל אפילו מכניסה סיוע הומניטרי לתושבי עזה, בעוד שהחטופים שלנו לא זוכים לטיפול רפואי כבר למעלה מ-90 יום. האויב שלנו הוא אכזרי, מניפולטיבי, והוא אינו בוחל באמצעים. חבל מאוד שדרום אפריקה נפלה במלכודת הזאת. ארגון הטרור חמאס שם לו כמטרה מרכזית לפגוע באזרחים שלנו,

ולכן זוהי לא זכותנו, זוהי חובתנו להגן על עצמנו מפני איומים של השמדה ורצח עם. אנחנו נמשיך בכל הכוח להסיר את האיום ממדינת ישראל, כי בניגוד למחבלי החמאס, העם היהודי הוא עם הנצח. עם ישראל חי. תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי וחברות הכנסת, אדוני השר, ברור לכל בר-דעת שראש הממשלה נתניהו שוב לא פועל בהתאם לחובה הלאומית שלו. הוא מזניח במכוון, מטעמים פוליטיים גרידא, את הדיון הרציני ביום שאחרי ובאופן ניהולה של רצועת עזה בחודשים הקרובים. שר הביטחון כבר הצהיר בפומבי על השינויים בדפוסי הלחימה, וראש הממשלה, מפחד הקנאים והקיצוניים בממשלתו הוא אינו מציג כל תכנון אסטרטגי רציני. התוצאה היא שהיחידים בממשלה ובקואליציה שכן מדברים על היום שאחרי הם אותם אלה שההתבטאויות המטורפות שלהם מפרנסות את כתב התביעה הבזוי והמעוות של דרום אפריקה בבית הדין הבין-לאומי. מול גרירת הרגליים של ראש הממשלה וההשתוללות של הימין הקיצוני, וכן מול השתיקה של חלק גדול מהשותפים שלנו במרכז, יש לשמאל הציוני תפקיד חשוב בהצבת סימנים ברורים ליום שאחרי. הראשון שבהם הוא הניפוץ של אשליית הסטטוס קוו והתפיסה הכוזבת שניתן להחליף את החתירה לפתרון הסכסוך בדוקטרינה של הניהול האין-סופי שלו. מול הדוקטרינה הכוזבת הזו אנחנו חייבים לומר באופן ברור שכל דיון ביום שאחרי אינו יכול להיתחם בגבולותיה של הרצועה, אלא עליו לעסוק גם במציאות ביהודה ושומרון. הניתוק בין הרצועה לגדה הוא אחד משורשי המצב הקשה מאוד שעימו אנחנו מתמודדים. התפקיד של השמאל הציוני הוא לקרוע את המסכות מעל פניו של נתניהו, וכן לאתגר את השותפים שלנו במרכז בקביעה הנחרצת שאין תחליף לשילובה המשמעותי של הרשות הפלסטינית בניהול הרצועה. עלינו לומר באומץ שבמקביל ללחימה העיקשת בטרור, היום שאחרי המלחמה חייב לכלול תהליך מדיני מול הרשות, במעורבות עמוקה של הממשל האמריקאי ומדינות ערב המתונות. האתגרים שניצבים בפנינו מצדיקים בחינה של שלב ביניים משמעותי, שבמסגרתו יבוצע עדכון עמוק ומקיף של כל ההסכמים בין ישראל לרשות הפלסטינית. עדכון ההסכמים שנחתמו במקור לתקופה של חמש שנים בלבד הוא אמצעי משמעותי לחידוש האמון בין הצדדים אט-אט, וכן לחיזוקה של הרשות תוך התמודדות עם הכשלים הרבים בהתנהלותה.

צריך לומר ששלב זה חייב לכלול גם את הפסקת הבנייה בהתנחלויות,

מחוץ לגושים. ובהקשר הזה נאמר, וכאן המשפט האחרון, אדוני, עלינו לשים את ליבנו לתוכניות של הימין הקיצוני בעניין חידוש ההתנחלויות ברצועת עזה, ולא לתת לעניין הזה לרדת מסדר-היום. כאן העמידה שלנו היא לא רק מול סמוטריץ' וסטרוק, נתניהו ואדלשטיין, אלא גם מול השותפים הטבעיים שלנו במרכז, שבמקרה הטוב בוחרים שלא להשמיע קול בסוגיה הזו, ובמקרה הרע עוצמים במכוון את העיניים.

חברת הכנסת שלי טל מירון. תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, היום הוא היום ה-94 מאז שפרצה המלחמה, 94 ימים שבהם עדיין יש לנו 136 חטופות וחטופים בעזה. חשוב להזכיר את זה כל הזמן. אני רוצה לתת לכם כמה ציטוטים של חוזרים מהשבי, ולדבר קצת על הנושא: "כל יום שם הוא גיהינום"; "החמצן במנהרות הולך ואוזל"; "מה שעברתי שם זה סרט אימה"; "הילדים יכולים למות, פשוט כי יכולים לרצוח אותם" כל אלה ציטוטים של אנשים ששוחררו מהשבי, כמו שאמרתי, וסיפרו את סיפורם המצמרר.

כמו רובנו כאן,

נחשפתי לתמונות המזעזעות שהדיילי מייל פרסמו בכתבה שלהם, ומאוחר יותר היום גם יצא הסרטון המאוד-גרפי וקשה של הבנות שלנו שנחטפו ממש סמוך ל-7 באוקטובר. אפשר להסתכל על הבעות הפנים שלהן ועל האימה שאוחזת בהן, כמו גם הפציעות שלהן. אי-אפשר שלא להרגיש פשוט איך הלב מתכווץ ומתמלא בפחד גדול על החיים שלהן. אני חושבת שהתפקיד שלנו פה בבית הזה הוא גם לדבר בשמן, כי הן לא יכולות לדבר, הן לא יכולות להשמיע את קולן, וחשוב מאוד שכולנו נדבר אותן. אני חושבת שכולנו זוכרים איך התרגשנו כשאוהד מונדר חזר, כשאימו וסבתו חזרו מהשבי, כשדניאל אלוני ובתה אמיליה המקסימה יצאו לחופשי. מי לא זוכר את יפה היקרה על הקלנועית? מי לא זוכרת את שירי ביבס ושני ילדיה המדהימים הג'ינג'ים הקטנים, אריאל בן הארבע וכפיר,

שרק לפני יומיים ציינו את יום הולדתו העברי בשבי? לכל האנשים האלה שהזכרתי יש אהובים, אהובים שחושבים עליהם כשהם הולכים להפגנה ביישוב הקרוב, כשהם צועדים בצעדה המרכזית. אני בטוחה שהמחשבות על מה שקורה להם שם מדירות שינה אצלם ואצל כולנו.

יום שלישי, יתקיים פה הכנס הראשון של השדולה שהקמתי ביחד עם חברי חבר הכנסת בועז ביסמוט, השדולה למען החטופים. שיתוף פעולה מבורך. אני חושבת שזו באמת השדולה הכי חשובה בכנסת ישראל היום. זו שדולה שרוצה לדבר על נושא החטופים, לשים אותו על סדר-היום ולפעול ככל יכולתנו כדי לעשות הכול שהם יחזרו כמה שיותר מהר. הכנס הזה יהיה בנוכחות חברי הכנסת, שרים, שגרירים,

ארגונים בין-לאומיים, וכמובן משפחות החטופים והחוזרים מהשבי, שייתנו עדויות על מה שקרה שם. כולנו צריכים להעביר מסר שחמאס מחזיק בחפים מפשע, שהם צריכים לחזור הביתה, וכל יום שעובר הוא סכנת חיים בעבורם. אני רוצה להודות לחבר הכנסת בועז ביסמוט על שיתוף הפעולה המצוין בינינו ואני חושבת שזו דוגמה ומופת לאיך שכשאנחנו מחליטים לעשות ביחד משהו שהוא חשוב מאוד, זה אפשרי. אני מזמינה את כולם לצפות בזה בשידור החי מחר בערוץ הכנסת ולסייע לנו במאמץ הזה.

תודה רבה. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, אינה נוכחת. חבר הכנסת עידן רול. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, בימים אלה כולנו עוקבים מקרוב ובהערכה רבה אחר מערך משרתי המילואים. אנחנו מבינים שהביטחון שלנו, שהחוסן שלנו, שהעתיד שלנו כאן במדינת ישראל, תלוי במידה רבה במערך משרתי המילואים. ביד אחת הממשלה מדברת על הרחבת מערך המילואים. לכולנו ברור שכבר בעתיד הקרוב ישרתו יותר זמן ויותר ימים בשנה ויותר אנשים יהיו חלק מאותו מעגל של משרתי המילואים. ואני פה כדי לומר שנאה דורש, נאה מקיים, וצריך גם לתת בחזרה. אם יד אחת דורשת ממשרתי המילואים עוד ועוד, חבר הכנסת דוידסון, אתה מפריע לחבר סיעתך. אותה מדינה שמבקשת ממשרתי המילואים להתייצב ולהתמודד עם מורכבויות ברמת הביטחון האישי, ברמה העסקית, ברמה התעסוקתית, ברמה המשפחתית, צריכה גם לדעת לתגמל אותם. אני נכנסתי לבדוק אילו זכויות עיקריות מקבלים היום משרתי מילואים, ותסלחו לי, אבל זה באמת לא רציני, ואני מנסה לבחור מילים עדינות. משרתי המילואים יכולים לקבל עד 5% הנחה בארנונה, שימו לב, זה רשות. זה נתון לבחירת הרשות המקומית. בשבוע שעבר היה פה שר הפנים ואמר: 25%. 25% זה רשות,

נאור העלה את זה פה. חבר הכנסת נאור שירי, אתה העלית את הנקודה הזאת. לא בהטבות. 25%

25% זה רשות, 7% זה חובה. אה, כן, נכון. 25% רשות. הרשויות אימצו את זה, אבל העלית הבחנה בין מפקדים זו הבחנה שעדיין לא ברורה. עדיין לא, ושר הפנים אמר, זה לא מוסדר. אתם מדברים על דברים שיהיו. לא, לא, היו. אז הבחנה בין מפקדים קיימת כבר היום. בסוף בסוף אנשים לא מקבלים באמת. גם מי שמגיע ל-40 יום מילואים בשנה לא מקבל שום דבר מהותי בהנחה בארנונה. אני צריך לדבר פה גם על ארנונה עסקית. צריך לדבר על הנחה בשכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה, לא כבחירה, לא כאלמנט שיווקי או כאיזושהי תרומה של אותו מוסד, כחובה. צריך לדבר גם על נקודות זיכוי ממס. אנחנו נותנים כמדינה נקודות זיכוי ממס על סיום תואר, אנחנו נותנים את זה לחיילים משוחררים. מה לגבי כל אותם משרתי מילואים שמתבקשים לעזוב את חייהם ומשפחותיהם ולצאת להגן על המדינה בתדירות מאוד גבוהה? למה להם לא מגיע נקודות זיכוי ממס? אנחנו כמדינה צריכים לדעת גם לתגמל, לא רק לדרוש. צריכים לדעת להוקיר ולא רק במילים. צריכים לדעת לייצר פה מערך הטבות אמיתי שילווה אותם הן כיחידים, הן כסטודנטים, הן כאזרחים, הן כבעלי עסקים ועצמאים, והיום זה פשוט לא קיים. תודה רבה. חבר הכנסת אלמוג כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. אה, אלמוג כהן, לא ראיתי. היית בשקט, לא ראיתי.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, האמת שכרגע ראיתי הודעה של ישיבת סיעה חסויה מהליכוד, מה שנקרא: הפודקאסט של הליכוד. ראיתי שם משפט שאני באמת מחויב להגיע לפה ולדבר עליו. המשפט נאמר על ידי שר הביטחון. אני משתדל, כמובן, לברור את מילותיי, לשמור על כבודו. לשמור על כבודו של השר, אבל גם הוא צריך לשמור על כבודם של תושבי אופקים ושדרות, באמירה הזו שלא כל אישה באופקים ושדרות תחליט לאיזה שלב צה"ל יעבור. אז אדוני השר, אני חושב שהאמירה הזו היא אמירה חסרת אחריות. אני חושב שאתה התבלבלת וטעית לומר דבר כזה על נשות אופקים ושדרות אלה מהפריפריה, מה שנקרא. אני רק רוצה להזכיר לכבוד השר שבבוקר של 7 באוקטובר, כאשר אנחנו היינו לבד, היינו לבד, היינו לבד, נשות אופקים ושדרות היו לבד, אף אחד לא בא לעזור. אני לא חושב שיש מישהו במדינה הזאת שיכול להעלות על דל שפתיו לדבר נגדן, לדבר נגד הנשים הגיבורות שלנו, כמו, אני יכול לדבר מקרבה: דודה שלי טלי חדד, בנה איתמר, צוער בגדוד גפן, יצא להילחם במחבלים ברחוב המקביל לזה שבו אני נלחמתי, נפצע קשה, שני כדורים בבטן, כדור ברגל. אימא שלו פינתה אותו, וכשהבן שלה פצוע קשה, היא חזרה ופינתה עוד פצועים. אז כבוד השר, אני רוצה לומר לך שאתה התבלבלת ואתה טעית בגדול. מי שיקבע לאיזה שלב יעבור צה"ל זה בדיוק הנשים בשדרות ובאופקים, הנשים שהיו לבד באותו הבוקר, לגמרי לבד. אתה יודע מצוין שהיינו שם לבד, כבוד השר. אני מצפה ממך באמת לחזור בך מהאמירות האומללות האלה. הנשים שלנו הן נשים גיבורות, הן נשים חזקות ועוצמתיות, ובלעדיהן,

עד עכשיו היית מנהל אירועי בני ערובה וצבא שמיים אצלנו ביישובים, כי אתם לא הייתם באותו הבוקר. תודה רבה.

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב. איפה אתה רואה? היא הייתה ראשונה. אנשי הליכוד לא היו פה, כי היו"ר אישר. כל נאום שלך הוא חוויה, טלי. חבר הכנסת דוידסון מחכה פה כבר שעה לשמוע אותך. בטח.

עכשיו ברצינות, בסדר?

את הנאום אני מקדישה לאמנה, ואני רוצה להסביר, עובדי הסיעות, בבקשה שקט.

חבר הכנסת ואטורי, תעזור לי. תעזור לי שם, סגן היושב-ראש.

ואני עושה פה שיעור מאוד מאוד בסיסי בדבר הזה. אני פונה בהקשר הזה לראש הממשלה, ופניתי אליו גם בישיבת הסיעה. אני רוצה להבהיר לכם שעל פי האמנה שאנחנו חתומים עליה, לאמנה הזו יש סייגים. באותם סייגים אין תיקוף לאמנה. אחד הסייגים זה מקום שהסכסוך הרלוונטי שבבסיסו יש פנייה לבית הדין לצדק הוא סכסוך שהתחיל בפעולות איבה נגד מדינת ישראל או במלחמה שנכפתה על מדינת ישראל.

אתם נורמליים? בשיא הרצינות אני שואלת: אנחנו מתייצבים בטריבונל אנטישמי בעליל. הטריבונל האנטישמי הזה, בין השאר יש שם שופט מסומליה, יש שם שופט מלבנון. שופט מסומליה ומלבנון ידונו בטענה הזויה של רצח עם? אדוני ראש הממשלה, לו הייתי ראשת ממשלה הייתי אומרת את הדבר הבא: מדינת ישראל בשעת לחימה לא תתגונן מפני טענה כל כך מקוממת של רצח עם, של ג'נוסייד. ועוד תבינו, על פי האמנה עצמה, שבוע המשפטנים עושים על זה פודקאסטים וסיעור מוחות, מה הנפקות של זה, אם אנחנו צריכים להתייצב או לא, עם כל מיני משפטנים דגולים בדין הבין-לאומי, ואין חולק אליבא כולם שזה חל, הסייגים של האמנה,

למרות הסייג,

אז אומרים לנו: טוב, נתייצב, אמרו את זה לראש הממשלה, נתייצב ונטען את זה. ברגע שהתייצבת זה "נגעת, נסעת". כל מי שמבין במרוץ סמכויות מבין את הטירוף שבזה. אסור להתייצב. הדבר הבא, אדוני ראש הממשלה: שלום, אנחנו כאן, הליכוד ובוחרי הליכוד. אנחנו כאן. מותר להתחשב בדעה שלנו. איך מחליטים דבר כזה על דעת יחיד, אדוני ראש הממשלה? מילא אני, אני מבוטלת, איפה להביא לממשלת ישראל את ההחלטה אם להתייצב בטריבונל האנטישמי הזה או לא? זאת החלטה כבדת משקל, צריך להקדים לה ידע והבנה. הרי בשנת 2004, כשהגישו נגדנו תביעה,

בבית הדין בקשר לחומה, לא התייצבנו. ישראל טענה שחל סייג של עניינים פנימיים של מדינת ישראל, זה עוד סייג באמנה, ולא התייצבנו. מה קרה? למה שנתייצב? בשם כל השמות. אז אדוני ראש הממשלה, החלטת לבד, אז אם החלטת לבד, אני לא אמורה לגבות את זה,

אתה לוקח את אהרן ברק, שהוא משפטן דגול לצורך השיח, בוא נניח את זה, אבל אתה מבקש שאנחנו נשלם מס שפתיים בנציג מטעמנו באותו טריבונל הזוי ואנטישמי,

אין לנו שם שום רוב ושום סיכוי. אהרן ברק, מעבר למה שהוא אמר על הממשלה, זה לא מעניין אותי, זכותו לדעתו, אבל הוא אמר בפיו שלו שהוא נתן לצה"ל לנצח יותר מדי פעמים. בשורת פעמים שראיינו אותו הוא אמר שהוא מצטער שהוא התיר הרס של בתי מחבלים. הוא יגן עליי מפני טענה של רצח עם?

הוא המציא את המושג "השטחים הכבושים". אני אינני יודעת מה דעתו על יהודה ושומרון, על הגדרת המדינה. אני יודעת דבר אחד מהפרוגרס שלו: הפרוגרס הרדיקלי הוא הפיכת המדינה למדינת כל האזרחים תחת הגדרתה כמדינה יהודית ודמוקרטית. אדוני ראש הממשלה, מכל מלמדיי השכלתי. אל תעשו את ההחלטות האלה, לא במחשכים, ושלא נשמע עליהן בתקשורת. תודה רבה, חברת הכנסת טלי גוטליב. תציג לנו את הדברים, תציג לממשלה את הדברים. תודה רבה. חבר הכנסת דן אילוז, בכבוד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יש לנו במסורת שלנו מודלים מדהימים של מנהיגים גדולים. כדאי שנלמד מהם. השבוע נציין 50 שנה מאז לכתה של אחת הדמויות הרבניות הגדולות שידע עם ישראל בדור תקומת ישראל, שלצערי פחות מוכר לציבור הרחב: הרב יוסף משאש, זיכרון צדיק לברכה. הוא חיתן את ההורים שלי. ההורים היו שכנים בחיפה. הוא היה קדוש ואוהב אדם. כן? חידשת לי.

אני רוצה שנדבר קצת על מודל המנהיגות של הרב ואיך היא רלוונטית לנו כאן בכנסת. הרב יוסף משאש נולד למשפחה של רבנים בעיר מקנס שבמרוקו. הוא היה תלמיד חכם עצום, דיין, פוסק, משורר,

היסטוריון, איש ציבור ועוד ועוד. מודל המנהיגות שלו היה מיוחד, אבל גם שורשי ונטוע עמוק במסורת הרבנית המרוקאית. אחד הדברים הבולטים ביותר אצל הרב היה העובדה שבין השיקולים שהוא שקל בפסקי הלכה שלו, הוא תמיד שקל גם את השיקול הקהילתי, או במילים שלנו היום: שיקול של אחדות ישראל. אחדות הקהילה והיכולת של כל יהודי למצוא את מקומו בקהילה היהודית היו שיקול מכריע עבורו. ככה הוא פסק רבים מפסקי ההלכה המפורסמים ביותר שלו. לדוגמה, הוא התיר לקנות בשר כשר ממוכרים מחללי שבת, כמובן, בלי להצדיק את חילול השבת שלהם, לא טשטש את האמת, אלא נתן דגש לאחדות ישראל. הוא התיר לשתות יין שנגע בו מחלל שבת, בין השאר כדי שיהודים יוכלו לאכול ביחד. כמו כן, הוא התיר להעלות מחלל שבת לתורה בשבת. הוא פסק להקל לטלטל בשבת בזמן הזה, כדי שאנשים יוכלו לבקר אחד אצל השני. בכל התשובות שלו, ואני ממליץ לכולם ללמוד אותן, כדי לראות את הגאונות שלו, הוא לא ויתר על האמת ההלכתית, אבל כשיכול היה להקל והיה לזה ערך קהילתי, הוא העדיף להקל. שלא נתבלבל, הוא היה מחויב להלכה לחלוטין. הוא פשוט הבין ששיקול האחדות הוא חלק מהשיקולים ההלכתיים שצריך להביא בחשבון. כמה אנחנו, כל אחד עם האידיאולוגיה שלו, כל אחד עם האמת שלו, יכולים ללמוד ממנו איך להתנהל בצורה אחרת עם אותה מחויבות לאמת, אבל גם עם מחויבות לא פחות חזקה לאחדות העם, שתוריד מההתלהמות ותחזק את ההסכמות ואת היכולות שלנו לחיות ביחד בשלום. עוד מרכיב חשוב במנהיגות שלו היה השכל הישר שבו הוא פעל,

דוגמה בולטת הייתה היחס שלו לציונות: בזמן שאחרים עשו דיונים פילוסופיים על הציונות עם ספרים שלמים שנכתבו על כל זרם וזרם בציונות וגם ספרים שנכתבו בחלק מהיהדות החרדית כנגד הציונות, הוא פשוט השתמש בשכל הישר שלו, תיאר את חלום הדורות לחזור ארצה ואיך הוא מתגשם מול עינינו. במקום אידיאולוגיות גדולות, שכל ישר, common sense. כך כתב בתשובה כשנשאל אם יש לחגוג את יום העצמאות: "אין לך לסכסך דעתך בעניינים אלו. אתה ספרדי חרד, עשה מה שאנחנו עושים, עושים אותו יום טוב בהלל גמור ובהודאה למלך הכבוד ברוך הוא ואוכלים ושותים ושמחים, ואין לנו עסק עם אחרים". פחות תיאוריה, פחות אידיאולוגיות מרובות, יותר שכל ישר, יותר אמת פשוטה. את שיטת הפסיקה שלו הוא תיאר בעצמו כשילוב של דין, שכל וזמן. הדין, הכוונה להלכה, במילים שלנו, האמת, תודה רבה. השכל הוא השכל הישר, משפט אחרון, והזמן הוא ההבנה שגם האמת שאנחנו מאמינים בה צריכה להשתלב במקום ובזמן שבו אנחנו חיים ולא לכפות את האמת שלנו על המציאות, על השעה ועל הדור. סליחה, אמרתי משפט אחרון, אז אני באמת אגיד משפט אחרון. יהי רצון שבזכותו של הרב יוסף משאש, שזכותו תגן עלינו, נדע אנחנו כמנהיגים של העם המדהים ביותר בעולם לאמץ את מודל המנהיגות שלו, שמשלב בין הבנה של אחדות ושכל ישר על מנת לחזק את כל חלקי העם ולהצעיד את כולם ביחד קדימה.

אמר ואמן. כאמור, הוא היה הרב הראשי לחיפה, ראש אבות בתי הדין, ולפני צאת שבת הוא היה נותן שיעור בחיפה בפרקי אבות, יש לו ספר "נחלת אבות"

אנשי אמונה אבדו. אין היום אנשים כמוהו, שאוהבים ומקרבים. זכר צדיק וקדוש לברכה. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח. חבר הכנסת אריאל קלנר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אמבוש לרמטכ"ל: "יותר מ-100 בכירים לשעבר בצה"ל,

במוסד ובמשטרה במכתב לרמטכ"ל הרצי הלוי: 'עוקבים בצער רב אחרי החזית השמינית שנפתחה לצה"ל,

כן, ממש, זו הדרמה של הכותרות. גורמים באופוזיציה מיהרו להצטרף.

חבריי, אנחנו אחרי 7 באוקטובר היינו צריכים ללמוד משהו ולשנות כמה דפוסי חשיבה. על פי העולם של אתמול, אדוני היושב-ראש, נבחרי הציבור הם הבעיה, ומי ששומר על האינטרס הציבורי הוא הדרג הממונה, המקצועי, נטול הפניות. אני רוצה לדבר עכשיו על דוגמה שמוכיחה עד כמה הדמוקרטיה ונבחרי הציבור הם קריטיים לתפקוד המדינה. אני רוצה להזכיר לאזרחי ישראל, לכל היושבים כאן, לחבריי, לך, אדוני היושב-ראש, את הסיפור של הכור בסוריה. זה התחיל מכישלון המודיעין לחשוף את תוכנית הגרעין של קדאפי, ואז בשנת 2004 החליט לבחון את העניין מי שישב כאן כמונו, חבר כנסת, באותה תקופה היה יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, יובל שטייניץ. גם אז במערכת הביטחון השתוללו עקב המהלך, ואף איימו להחרים בתגובה את הוועדה. הרמטכ"ל דאז, בוגי יעלון, הורה לצה"ל להחרים את דיוני הוועדה ושיגר מכתבים לח"כים נגד היושב-ראש, אבל הדיונים התקדמו. תוך כדי בדיקה וחקירה הבינה הוועדה שלסורים יש כנראה כור גרעיני. אתה שם לב למה שאתה אומר? שהגורם המדיני הלך נגד הקונספציה, שהתאהבתם בה, והכתיב מדיניות לדרג המקצועי. הגורם המדיני, נאור שירי, נאור שירי, הגורם המדיני אתגר את המערכת. הוא לא בא ואמר, לא אמרו לו אמבוש.

תראה את הבור שאתה נופל אליו. אני אסכם לך אחר כך את הבור. בבקשה תקשיב עד הסוף. תקשיב עד הסוף. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה לא להפריע. אני מבקש שתיתן לי להשלים עד הסוף,

חבר הכנסת, ציינו בדוח שהעבירו לראש הממשלה דאז שרון שמניתוח כלל המידע המודיעיני עולה כי מתקיים בסבירות גבוהה פרויקט גרעין צבאי בסוריה, שנתיים וחצי לפני אמ"ן, נאור, שלוש שנים לפני ראיית הזהב של המוסד. פוליטיקאים, נבחרי ציבור, חברים בוועדת החוץ והביטחון היו אלה שהעלו את העניין, הם אלה שרתמו את אמ"ן ואת המוסד. אתה יודע, נאור, מה אמר אחד בשם זאבי פרקש, שאז הוא היה ראש אמ"ן, והיום רוצים למנות אותו לתפקיד בודק וחוקר? אתה יודע מה הוא אמר ליובל שטייניץ?

יפה.

הוא אמר: "אדוני הפילוסוף, אני מודיע לך כאיש מקצוע שֶׁלמה שאתה אומר אין שום היתכנות". מה היה קורה לו היה שטייניץ נבהל מקריאות האמבוש? מה היה קורה לו הוא היה לוקח צעד אחורה ולא ממשיך לבדוק את הדרג המקצועי? אני יודע מה היה קורה, לפחות למדינת ישראל זה היה אסון. הביקורת הצילה את מדינת ישראל מכור גרעיני בסוריה. ואני קורא לשרים, שרי ממשלת ישראל: תשאלו שאלות, תאתגרו את המערכת. זה לא אמבוש, זה לא חזית נוספת.

זה קריטי למען חיינו כאן. נאור שירי, זה קריטי.

זה חשוב, אבל בלי הדלפות. זה לא רק הזכות של השרים, זה לא רק הזכות, זוהי החובה שלהם. זוהי החובה שלהם. זו החובה של הממשלה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח. חבר הכנסת ווליד טאהא. מכובדי היושב-ראש, בזמן האחרון התקיימו לא אחת דיונים על המשך עבודתה של תחנת אל-ג'זירה בתחום מדינת ישראל. היו הצעות לסדר-היום, היו דיונים בוועדות, היו דיונים בממשלה. ובמקרה, מאוד במקרה, בכל פעם שיש דיון על המשך עבודתה של אל-ג'זירה בתוך ישראל, במקרה לחלוטין אחד מבני משפחתו של עיתונאי אל-ג'זירה ואאל א-דחדוח משלם בחייו. בפעם הראשונה היה פה דיון אם לאפשר לאל-ג'זירה לפעול בתוך ישראל, כן או לא, ואז נהרגו אשתו, בנו ונכדו או נכדתו של עיתונאי אל-ג'זירה ואאל א-דחדוח. בפעם השנייה שהיה דיון אם לאפשר לאל-ג'זירה לפעול בתוך תחומי מדינת ישראל, כן או לא, נהרג בנו הבכור של עיתונאי אל-ג'זירה חמזה ואאל א-דחדוח. נהרג יחד איתו עוד עיתונאי בשם מוסטפא. שני אלה הם אחרונים מבין העיתונאים, מבין עשרות, למעלה מ-100 עיתונאים, 170 עיתונאים, ששילמו בחייהם רק על זה שהם מעבירים את התמונה, רק על זה שהם מעבירים את הידיעה, רק על זה שהם עוסקים במקצוע שלהם, שהוא מקצוע העיתונות. אז לעזאזל, מה צריך עיתונאי בעזה להעביר לאזרחי מדינת ישראל או לכל העולם, אם לא את ההרס, אם לא את עשרות אלפי הילדים ההרוגים, אם לא אלפי הנשים ההרוגות, אם לא עשרות אלפי הפצועים? מאות חטופים. את החטופים אל-ג'זירה לא מזכיר.

אם זה יותר מ-70% מסך כל המבנים בתוך הרצועה נהרסו, כבישים, מאגרי מים, חשמל, אוניברסיטאות, בתי ספר, מה עוד צריך לומר לעולם?

שמחלקים לנו פרחים? הוא צריך לומר את זה. אם אתה מדבר על חטופים, אז הם עשו הכול, את כל ההרס הם עשו, אבל לא החזירו את החטופים.

הם מלכתחילה שיקרו. אל-ג'זירה לא מזכיר מילה אחת על החטופים. אמרו שהולכים להחזיר את החטופים, ומה שהם עושים הוא ההפך מלהחזיר את החטופים. אז המשפחות של החטופים צודקים: אי-אפשר לדרוש שחרור חטופים עם כל מה שמתרחש בעזה. אבל אתם לא העזתם לסגור את אל-ג'זירה, תודה רבה. כי היו לכם שיקולים מול קטאר. זו האמת. תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי. חיילים שלנו בעזה. די. חברת הכנסת טלי גוטליב. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. את לא צריכה לתת הערה לכל אחד שעולה לדבר. אולי תכתבי לנו מה לומר. לא נותנת לך הערה.

אל תסתכל עליי ואל תדבר אליי. תודה רבה. אני לא מדבר אלייך.

את מדברת על כולם. לגב שלי תדבר. לגב, לגב. לגב שלי.

אי-אפשר לעזוב אותך.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבל שמר קלנר לא נשאר לשמוע. תכננתי לדבר על משהו אחר, גם עליך, מר משה מירון. באמת, אני תוהה בשנה האחרונה מה אתה עושה בחייך שמאפשר לך להגיע לכנסת, מי זה משה מירון? מי זה משה מירון? נו, אני מת על ההיתממות.

אבל קלנר דיבר והזכיר את יו"ר ועדת החוץ והביטחון בשנת 2004,

הוא ציין את זה, מי הכניס אותו? אתה תבדוק לי את זה אחרי זה. אני מבקש להוסיף לי את הזמן שטלי מדברת. רק איתך זה עובד. אם אני אגיד על אחרים, לא יוסיפו לי. הוא הזכיר את יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ותיאר את הסיטואציה שהייתה עם הכור בסוריה, והוא בא ללמד אותנו, שוב, אני מת על זה שמלמדים אותנו, מעין איזה שיעור בדרג מדיני, שמדבר על דרג צבאי ולאתגר ולאתגר ולאתגר. אבל מה הוא לא שם לב? וזה מה שציינתי לו. הוא נתן את הדוגמה היחידה אולי שהתפרסמה, לפחות בהיסטוריה הקצרה שאני זוכר, שדרג מדיני בא, ברמת הכנסת, אפילו לא ממשלה, ומאתגר דרג צבאי, עושה את עבודתו. פעם הייתה כנסת כזאת שהייתה מפקחת ומאתגרת את הדרג הצבאי. בא יו"ר ועדת החוץ והביטחון וציטט חלק אחד שלו, שהוא בא ואמר לפרקש, שהיה אז ראש אמ"ן, והוא באמת ציין "אדוני הפילוסוף". פרקש אמר לשטייניץ: "אדוני הפילוסוף, אני מודיע לך כאיש מקצוע שֶׁלמה שאתה אומר אין שום היתכנות", בהתייחסו להיתכנות של כור בסוריה. ואז שטייניץ בא ואמר לפרקש: "אדוני ראש אמ"ן, אתה מקצוען במודיעין ואני סמל ראשון בגולני לשעבר, אבל צריך להיות מקצוען בפילוסופיה כדי לדעת איך להטיל ספק, ואני מטיל ספק בביטחון העצמי שלך". ומה מתאר פה בעצם אדון קלנר ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים כנסת שעושה עבודתה, מאתגרת בצורה ראויה, נכונה, ועושה את עבודתה, מאתגרת את הפקטור הצבאי, שבא ומייצר קונספציה, כי זה תפקידו של הדרג בכנסת או בממשלה, או של מדינאי. זה הכישלון שלכם, כי אתם הייתם עסוקים בלפרק מדינה, במקום לאתגר את הצבא או לאתגר כל מערכת שאתם רוצים לבקר. זה הכישלון. יושב פה קלנר, או עומד פה, ומנסה ללמד אותנו פה איך מאתגרים ממשלה כשהוא מתאר את אבי-אבות הכישלון שלכם. הוא הראה והדגים איך מדינאי או חבר כנסת, בהיותו יו"ר ועדה בכנסת, מגלה כור בסוריה כנגד כל הקונספציה. זה בדיוק תפקידו ותפקידם של נבחרי הציבור. אתם כשלתם בתפקיד הזה.

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. חברת הכנסת טלי, לא, לא, אמרתי לניסים.

כשאת מדברת בשקט שומעים אותך ברחוב, את אומרת גם לי. תודה על המחמאה. יוליה, אם שמעת, זה ממקום טוב. גם החמאתי לך קודם. אני מקווה מאוד, אדוני היושב-ראש, שעל הנושא שאני הולכת לדבר אנחנו נהיה בקונסנזוס מלא וכולנו נתגייס לטובת האירוע. תראו, דובר רבות על הקשיים שיש לנשות אנשי המילואים,

הגברים יצאו, לרוב היא נשארת לבד עם הילדים, וכל הנטל עליה. אבל אנחנו שכחנו קבוצה מאוד גדולה, שהיא נשות אנשי הקבע.

הוא בקבע,

זה התפקיד שלו, זו המשכורת שלו. אבל פה קרה אירוע שאנחנו לא היינו ערוכים להיקף וגם לגודל וגם לזמן. מדינת ישראל לא ידעה מלחמות, אנחנו כבר כמעט 100 ימים באירוע, וברור שאנשי הקבע התגייסו ראשונים והם יצאו משם האחרונים, כי זו מהות השירות שלהם. אז אני מבקשת שאנחנו נתייחס לבעיות שיש לנשות המילואימניקים ולנשות אנשי הקבע בשווה ערך, כי זה עדיין אותן בעיות ואותם קשיים.

ועל מה אני מדברת? סקר שעשו בקרב נשות קציני הקבע מראה נתונים מדאיגים מאוד. 85% מבנות הזוג של משרתי קבע דיווחו על פגיעה משמעותית בשגרת חייהן ברמה המשפחתית, הכלכלית, התעסוקתית והנפשית. עזבו רגע כסף בצד, למרות שאני חושבת שהסיוע שמקבלות נשות המילואים מגיע גם לנשות משרתי הקבע, כי אלה אותן בעיות. גם אם הוא היה יוצא פעמיים בשבוע ועוזר פה ושם, זו עזרה משמעותית. פה אין את זה וכנראה לא יהיה עוד הרבה מאוד זמן. אז הן מדברות על הסיוע בטיפול בילדים, מגיע גם לנשות הקבע וגם לנשות המילואים. בעיות תעסוקה, מפטרים אותן, כי המעסיקים, כולם תומכים, כולנו אחים, כולנו עם אחד, אבל כשזה מגיע לתעסוקה, והיא צריכה לצאת כל הזמן מוקדם, והיא צריכה לקחת,

חופשות מחלה, והיא צריכה לטפל בכל הבעיות, המעסיקים אומרים: סליחה, כולנו אחים, אבל אלו הבעיות שלך. רגע, אבל יש גם נשות קבע מפונות.

עוד חטא על פשע, מה שנקרא,

אבל מפונות, שם יש הגנה. אז אנחנו פה באירוע מתגלגל. ואני רוצה לפנות קודם כול למעסיקים, כי הקושי הוא אמיתי. גם אצל נשות המילואים, למרות שאנחנו רואים שהמילואימניקים כבר לאט-לאט חוזרים, וכנראה בימים הקרובים אנחנו נראה חזרה יותר מסיבית, אבל הקבע, הם יהיו שם, הם יישארו שם. גם הגנה מפני פיטורים, גם סיוע. ויש לי פתרון. יש לנו דבר שנקרא שירות לאומי. פניתי לשרה סטרוק, היא קיבלה עכשיו הרבה מאוד כסף, שהכסף הזה ילך באמת למטרות טובות, אמיתיות, לטובת עם ישראל. אני מבקשת להצמיד בנות שירות לאומי למשפחות של אנשי קבע ואנשי מילואים, שיעזרו בטיפול בילדים, שיעזרו במשימות פשוטות, שיהיה גם סיוע נפשי. תחשבו כמה קשה להן, כמה חרדות הן חוות. גם אלו וגם אלו, בקרב כולם אותו הדבר, אז אני פניתי לשרה סטרוק. אני מקווה מאוד שבעומס שלה, בעיסוק שלה בדברים אחרים, היא תמצא זמן ותטפל במה שבאמת באמת חשוב, כי בלי עורף אין חזית.

הגברים שם צריכים לדעת שהילדים,

וגם הנשים שהן בחזית, צריכים לדעת שהכול בבית שקט, רגוע ומטופל. אז אני מבקשת גם משרי הממשלה לסייע ולשים על זה זום. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה.

ודיברנו על הפשיעה בתוך החברה הערבית, קרוב ל-250 נרצחות ונרצחים. לצערי הרב, הנושא לא יורד מסדר-היום. אנחנו רק שבוע אחד בשנת 2024, וכבר יש לנו שני נרצחים, אסמהאן קדורה וסמיח אבו-מוך. ולמה אני מדברת על זה? כאילו מה, רק שניים. נכון, רק שניים, אבל הם עולם ומלואו, ומסביב להם.

כל אחד שווה. ואני לא רוצה שנגיע לעוד אפילו המחצית השנייה, ואנחנו נספור מעל לשלוש ספרות. אז אני רוצה להביא דוגמה ולשאול עוד פעם, מהמקום הזה: איפה נמצא השר שאמור להיות אמון על ביטחון התושבים? בסוף השבוע, בסוף היום, בשעות הערב המוקדמות, בעיר ערבית, ברחוב הומה אנשים, מלא אנשים,

ירד לקנות משהו מהחנות, עזב את הרכב שלו עם אשתו והבת, מישהו, באמצע האור, כביש מלא אנשים, עם אקדח, איים על האישה ועל הבת, הוריד אותן מהרכב, לקח את הרכב ויצא. אתם רוצים להגיד לי שהמשטרה לא יכולה לדעת מי היה מאחורי הסיפור? אני אומרת לכם בוודאות: המקום שקרה בו האירוע הזה, בכביש הראשי, במקום שהוא מלא בחנויות, מלא מצלמות. אז הגיע הזמן להתעורר, והגיע הזמן שהשר הכושל ישים את המפתחות וילך הביתה. תודה רבה. חבר הכנסת ניסים ואטורי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לנצל את הבמה כדי לדבר קצת על מה שמפריע לציבור. אנחנו שומעים כל יום קצת,

התקפלות פה, התקפלות שם, כן נכנסים לשם, לא נכנסים לשם, עברנו שלב אחד. צריך לזכור דבר אחד: הבטחנו לעם ישראל, לתושבי הדרום ולתושבי הצפון, שאנחנו פותרים את הבעיה הזו. זה שהיה פה איזה כשל, ישנו קצת בצפון, חיזבאללה נהיה מפלצת, הגיע הזמן לטפל שם, למען ביטחון ישראל. מה זה הפינג-פונג המביש הזה? צריך להחזיר את הביטחון לתושבי ישראל. לא ייתכן שאנחנו עכשיו נשקול לאיפה נכנסים,

נכנסים עד הסוף. אמרנו: נחזיר את הביטחון. אין מצב שבא מישהו, מעז לחשוב על פגיעה בילד בגבולות ישראל, שהלך לישון בלילה, קם בבוקר, תולשים לו איברים. איזה מין דבר זה? לא מקובל עליי ועל עוד חברים כאן, שבאים ואומרים: טוב, אנחנו לא ניכנס לשם. אולי עכשיו, בשלב הזה, לא ניכנס לרפיח, כן ניכנס לח'אן יונס, לא ניכנס לח'אן יונס. אנחנו רוצים את הראש של סנוואר. רוצים את הראש של סנוואר. רוצים את המחבלים שם על הברכיים. ואנחנו רוצים לראות הכרעה, הכרעה בדרום, ולעבור לצפון.

יש לך בעיה עם זה?

לא, אני אומר: אתה הממשלה. לא הבנתי. מה הבעיה? מה זה משנה? תגיד לי, מה זה משנה? אתה הממשלה. אתם כל הזמן מתלוננים, אבל אתם בקואליציה. לא, לא. אין פה מפלגות. אין מפלגות. תעצור את הזמן, תוציא אותו החוצה. קריאה ראשונה? חבר הכנסת דוידסון, הוא עוד מעט יחליף אותי בזה.

בדיוק 77 נופלים. ושוב, עוד סבב, ועוד סבב, לא רוצים סבבים. לא רוצים סבבים, רוצים לגמור את הסיפור הזה אחת ולתמיד.

ובאמת,

ויש בסוף שיעור קומה, ויש בסוף דמויות שמכבדות את הייצוג של אומה. אל נא נשכח ברגע הזה, שהוא רגע של סמל, מהן מומחיות, מקצועיות ואחריות אל מול ממשלת הכאילו של כל מיני מקורבים שבינם לבין האינטרס הציבורי וישראל אין דבר וחצי דבר. עכשיו, כבוד יושב-ראש הישיבה,

הייתי באופקים. אני כבר אומרת כאן: אופקים, עיר של גיבורים, באמת עיר של גיבורים, עיר של גיבורים שהמדינה הפקירה ב-7 באוקטובר וגם עכשיו, שלושה חודשים לאחר מכן. אני אספר לך, אופקים לא נכללה במתווה הפיצויים המלא, לא זכתה לפינוי ולא קיבלה הכרה על האסון שהתרחש בה.

כי על הגב של העיר הזו, ש-52 אנשים מתושביה נרצחו בה כשחירפו נפשם להגן על כולם, עושים חישובים וחיסכון כלכלי. סיירתי אתמול באופקים, נפגשתי עם כל מיני מתנדבות שעושות שם פעילות מדהימה, קהילתית וחשובה. הגעתי אל שכונת מישור הגפן, שבה התרחש האסון. פגשתי שכונה ותיקה, מוזנחת בהשקעה בה, אבל רוויית אנשים מדהימים ומרגשים, גיבורים אמיתיים. כל כמה מטרים עומד שלט שמנציח את אחד הקורבנות במקום שבו הוא נרצח. הייתי שם, ראיתי, ראיתי. אני בטוחה. שכונה שהיא גם זירת טבח, זה באמת פצע מדמם.

כל שלט הוא עולם ומלואו וחיים שנגדעו,

הוא זיכרון מדמם ופוצע. כדי להחלים ולרפא ולתקן, כבוד יושב-ראש הכנסת, צריך קודם כול הכרה. אופקים חייבת להיכלל בתוך מתווה הפיצויים המלא, המסלול האדום, הן כעיר והן העסקים ומי שנפגעו ונפגעה עבודתם ופרנסתם, גם אם בדיעבד ובאופן ספציפי שכונת מישור הגפן, היא צריכה להיכנס אל מינהלת תקומה. אומנם הסוגיות בחלקן שונות, אך השכונה הזו לא יכולה להיות כשהייתה. צריך לאסוף את הצרכים של התושבים ולהביא לידי ביטוי את הפחדים,

והצרכים שלהם, כמו היעדר ממ"דים או ביטחון. רבים ממי שצריכים סיוע נפשי בשכונה עדיין לא פגשו איש מקצוע, כולל בבתים שבהם התרחש הטבח ונהרגו בני משפחה. נוסף לכך, מרביתם חזרו לבתיהם ללא ממ"ד והגנה,

ועם קושי רב, כי הם שוהים בתוך זירת הטראומה.

מצטערת, אני רק מסיימת.

הממשלה הזאת, אני אסיים, הפקירה את אופקים, טלי גוטליב. ממש לא. ממש לא. הפקירה את אופקים, הזניחה אותה בציניות. תלכי לשם, תשמעי אותם. תודה רבה. תפסיקי לצרוח. תתביישי לך. השמיטה אותם מכל מתווה ומכל תמיכה. תפסיקי לצרוח. תפסיקי לצרוח. חברת הכנסת טלי גוטליב, חברת הכנסת טלי גוטליב. קצת שייפתח לכם הלב, קצת. שכחתם זירת טבח. תודה רבה. לשמוע את זה אפילו.

הפקרתם אותם. שום מתווה, תודה רבה. לא בעסקים, לא בפיצויים, לא בשיקום, תתביישי לך.

רבה, אדוני היושב-ראש. לא, אתה לא היית נוכח, נראה לי. הוא דיבר?

כתוב פה שדיברת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני עומד פה ואני מסתכל על השם של עופר כסיף, ואני מדבר אליו. אני יודע שהוא יושב בבית או במשרד ומסתכל עלינו, ואני רוצה לדבר לא בעצבים ולא בצעקות, אלא בתבונה.

אני רוצה לספר לך איך אני והרבה מאוד גם מחברי הכנסת ומאזרחי מדינת ישראל הגיעו למדינה הזאת. אני הגעתי מליטא. כל המשפחה שלי נספתה בשואה, ובשנת 1972 ההורים שלי החליטו להגיע מטעמי ציונות למדינת ישראל. הסבים של הרבה מאוד מהיושבים פה ומהאזרחים הקימו את המדינה הזאת, הקימו אותה אחרי מלחמות ובמאבקים, ואיבדו בדרך הרבה מאוד מהחברים ומבני המשפחה שלהם. אני רוצה לספר לך,

שאנחנו עדיין נאבקים כדי לחיות, יהודים במדינת ישראל, כי לפני למעלה מ-80 שנה טבחו בנו, רצחו אותנו, והשמידו את העם היהודי.

אני רוצה לספר לך שבמשך השנים האחרונות בבניין הזה בכנסת התרגלנו שמותר לחברי כנסת להגיד כל מה שהם חושבים, כל מה שבראש שלהם. אז אני רוצה לשאול אותך, עופר: האם בירדן חבר פרלמנט היה פועל נגד המדינה שלו? האם בארצות הברית חבר פרלמנט היה פועל נגד המדינה שלו? ופה בבניין הזה, בכנסת ישראל, בכנסת העם שיושב בציון, מותר לך להגיד כל מה שאתה רוצה, ולפעול נגד מדינת ישראל.

ב-7 באוקטובר המציאות השתנתה. אנחנו כבר לא אותה מדינה. אנחנו עברנו טבח. מדינת ישראל עברה שואה, לא פחות ולא יותר.

נשים נאנסו, נרצחו, נטבחו בבתים שלהן, במסיבה, הלכו פשוט לרקוד ולחגוג את האהבה ואת השלום. שרפו תינוקות, בזזו ושיתפו פעולה, ועשו הכול למען החמאס, לא למען העם הפלסטיני. למען החמאס, שבעצם מייצג את הרוע, את השפל. ואתה, עופר, חבר כנסת במדינת ישראל, פשוט בהחלטה שלך תומך, תומך במשפט בהאג. ובזה שאתה תומך במשפט בהאג אתה פשוט קובע שמדינת ישראל עושה טבח עם, מדינת ישראל. אז אני רוצה להגיד לך,

שאני היום חתמתי, יחד עם עוד 69 חברי כנסת אחרים, על זה שאתה לא תהיה פה, למרות שאני מעריך אותך כאדם חכם, אבל אתה טעית. אני רואה אותך כאדם שלא יכול לייצג בבניין הזה לא את הערבים ולא את היהודים, כי אף אחד שחי במדינה הזאת, כתושב מדינת ישראל, לא יכול לתמוך בחמאס, לא הערבים, לא הבדואים, לא היהודים. זו מדינה של עם שרוצה שלום. כולם רוצים שלום. ובזה שאתה תומך,

בבית המשפט בהאג נגד מדינת ישראל, אתה חייב לצאת מהבניין הזה ולא לחזור אליו.

תודה רבה. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הסכם מסגרת כללי בין ממשלת מדינת ישראל לממשלת הרפובליקה של חוף השנהב, הסכם מסגרת לשיתוף פעולה כללי בין ממשלת מדינת ישראל לממשלת הרפובליקה של זמביה. כמו כן הונחה על שולחן הכנסת הודעת שר הרווחה והביטחון החברתי על מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יצחק קרויזר,

יצחק פינדרוס, גלעד קריב וצגה מלקו בנושא: סגירת מרכז חוסן בגולן.

תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח. חבר הכנסת עודד פורר. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, אני הגשתי היום פנייה לחברי הכנסת להצטרף אליי ולחתום על הקריאה להדיח את חבר הכנסת עופר כסיף מכנסת ישראל, לאחר שהוא חתם על עצומה שמביעה תמיכה בעתירה שהגישה דרום אפריקה כנגד ישראל. סליחה, לכמה ח"כים הגעת? נכון לעכשיו אנחנו עם כבר למעלה מ-50 חותמים. עברנו את המכסה הנדרשת מבחינת חברי אופוזיציה. עשרה. יש לנו מעל עשרה חברי אופוזיציה. אם הקואליציה כולה תחתום לי, עברנו את הרף.

אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אדוני היושב בראש: חבר הכנסת כסיף הוא מסוג הפחדנים הנאלחים ביותר, כי מרגע שהוגשה הבקשה כבר הוא מתחיל להתפתל ולהסביר שלא, הוא רק חתם כדי לברר את העובדות. הוא בסך הכול רוצה לברר את העובדות. אז אם בעובדות עסקינן, בוא נבין על מה חתם. חתם חבר הכנסת כסיף על נוסח עצומה שאומר כדלקמן, אומר חבר הכנסת כסיף, כי על זה הוא חתם, תגיד מילה במילה,

"החומרים אשר עולים מהתביעה", חותם חבר הכנסת כסיף, "מזוויעים ואמינים" הוא רוצה לברר את העובדות, אך הוא כבר קובע שהתביעה של דרום אפריקה היא אמינה, "ישראל אכן נוקטת צעדים שיטתיים ויסודיים למחיקת אוכלוסיית עזה, להרעבתה, להתעללות בה ולעקירתה". זה הנוסח של העצומה שעליה הוא חתם. "היא מיישמת מדיניות מחיקת אפשרויות מחיה, אשר מובילה לג'נוסייד. היא הורגת" אומר חבר הכנסת כסיף מכנסת ישראל, אומר על מדינת ישראל, "היא הורגת באופן שיטתי שכבות אוכלוסייה רחבות, אנשי אקדמיה מובילים, סופרים, רופאים, צוותי רפואה, עיתונאים ואזרחים פשוטים". כך מתאר חבר הכנסת כסיף את המלחמה שלנו בעזה. אנחנו נלחמים נגד אנשי אקדמיה מובילים, לא נגד מי ששחט ואנס ורצח ב-7 באוקטובר, לא נגד מי שיורה טילים ורקטות על אוכלוסייה אזרחית. עוד הוא אומר שהוא מבקש, יחד עם האזרחיות והאזרחים, להצטרף לטענות שהגישה דרום אפריקה לבית המשפט הבין-לאומי לצדק בהאג, בתקווה שקולם יסייע להוביל להפסקתה המיידית של המלחמה. כאילו לא מדובר במלחמת הגנה שנכפתה עלינו ושנפתחה על ידי ארגון חמאס, ששולט בעזה, אפשר להגיד על ידי מדינת עזה, כנגד מדינת ישראל, שהמלחמה שמנהלים אחינו ואחיותינו, בנינו ובנותינו,

בחזיתות השונות אינה מלחמה מהמוצדקות שנלחמנו כאן במדינת ישראל. ברשותך, אדוני, אני מבקש עוד דקה. חבר הכנסת כסיף לא התעורר יום אחד עם המחשבות האלה. לקראת הבחירות לכנסת העשרים-ואחת ביקשתי לפסול את חבר הכנסת כסיף מלהתמודד לכנסת, כי כבר אז הוא לא עמד ברף שקובע סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, שאוסר על התמודדות של חברי כנסת ששוללים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, או תומכים במאבק המזוין כנגד מדינת ישראל. ועדת הבחירות קיבלה את עמדתי. לצערי בג"ץ טעה, ודחה את עמדתה של ועדת הבחירות המרכזית. אבל אני כן רוצה להזכיר לכם מה הוא אמר אז.

גם אחר כך הוא בא בראש חפוי לוועדה ואמר: לא, לא התכוונתי לזה וזה לא בערך ולא בדיוק. קודם כול, כשאתה עובר על הציטוטים של חבר הכנסת כסיף ברשתות החברתיות מאז, יש לו איזו חיבה, לא יודע, לדימויים של גרמניה הנאצית כל הזמן. הוא נורא אוהב את זה, ומשווה כל הזמן את מדינת ישראל לגרמניה הנאצית, כדי שאולי יעשו בנו את מה שעשו, וצריכים לעשות, בנאצים ועוזריהם. הרי אם הוא אומר שאנחנו מתנהגים כך, כנראה שהם צריכים לנהוג בנו כפי שאנחנו חושבים שצריכים לנהוג בנאצים,

ויכול להיות שזאת כוונתו. אומר כסיף, בעמוד הפייסבוק האישי שלו הוא כתב: אין די באיחוד הכוחות הדמוקרטיים למאבק משותף כנגד יודו-נאצים המשתלטים על החברה. יש הכרח בשינוי דרכי הפעולה. לא שרים שירים אלא נאבקים. בכתבה שפורסמה במוסף הארץ ב-8 בפברואר 2019 הוא טוען כי פגיעה בחיילים אינה מהווה טרור. ועוד הוא אומר, במקרה אחר, שמדינת ישראל אינה יכולה ואסור לה להיות מדינה יהודית.

אמרתי אז שפתיחת הדלת לעופר כסיף לכנסת תוביל להידרדרות ולמדרון חלקלק, ולצערי, דווקא בשעת מלחמה, אנו רואים עד לאן הידרדרנו. תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי. אנו מתגעגעים לדב, שהיה אינטליגנט, למרות שהיה יריב פוליטי. גם לחופש הביטוי יש קווים אדומים. תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, אני אתייחס אחרי זה לעופר כסיף. כמובן, חתמתי על ההדחה. אני חושבת שכל חבר כנסת צריך לחתום על זה. זה בכלל לא עניין של חופש ביטוי. לדמוקרטיה יש אחריות להגן על עצמה, וזה מה שצריך לעשות כאן. ובגלל שאנחנו עוסקים בדמוקרטיה, אני כן רוצה לדבר, לפני הכול, על השבוע החולף, שהיה טוב למערכת המשפט הישראלית, לדמוקרטיה הישראלית: התחיל בביטול של חוק אחד, שזה חוק הסבירות, ודחיית תחולתו של חוק הנבצרות, שני חוקים גרועים, לא מוסריים, לא חוקתיים, שדיברנו עליהם פה, ובסוף, שיגור של השופט אהרן ברק לבית הדין הבין-לאומי בהאג כשופט. בסך הכול שבוע טוב למערכת המשפט הישראלית, אם נשים את שלושת ההישגים האלה בשבוע הזה.

אי-אפשר להתעלם ממה שעבר על אהרן ברק בשנה האחרונה, הגידופים, הקללות, ההפגנות מחוץ לבית, כל הביזוי שלו, עליו באופן אישי. שר המשפטים, השר במשרד המשפטים המהולל, הלוא הוא דודי אמסלם, בכלל שלח אותו לכלא. שמעתי איזה שופר שבא ואמר: לא, הוא דיבר רק על אהוד ברק. נורא נחמד מצידך. לא, הוא דיבר על אהוד ברק, והוא דיבר על אהרן ברק, וגם על דן חלוץ, את כולם הוא רצה לשלוח לכלא.

ברגע האמת, כשישראל ניצבת בפני מבחן קריטי בבית המשפט בהאג, למי נפנה? למי נפנה? לאהרן ברק. האם נפנה לעו"ד כנרת בראשי? לא לא לא. האם נפנה לאביעד בקשי מפורום קהלת?

האם נפנה לרפי ביטון, שלפי פרסומים זרים הוא מועמד של לוין לבית המשפט העליון?

לא ולא. אנחנו נפנה כמדינה לאהרן ברק. תפרגני. מפרגנת מכל הלב, אבל אני לא שוכחת, ואטורי, איך מול בן אדם מבוגר עמדו עם מגאפונים בלילה וקיללו אותו וקיללו את אשתו, איש מבוגר שאשתו, גם צריך לומר, חולה. דיברו אליו בצורה שביזתה. הרגשתי בלב שזה שורף לי בנשמה. למה עכשיו, באמת זה היה לא יפה מה שעשו לבגין. את צודקת.

ברגע הכי קריטי, למי הולכים? למשפטן הדגול ולשופט דגול, לאהרן ברק. הוא פטריוט ישראלי. הוא, אגב, לא צריך את זה.

אבל הוא מתייצב לדגל כי מדינת ישראל במצוקה. רוח הקרבה, נטל אישי, שבאמת הוא לא צריך, אבל הוא ילך והוא יהיה שופט והוא יעמוד לזכות מדינת ישראל. אני רוצה רק משפט אחד אחרון. ברור לי שאני מפרגנת ואני שמחה, וזו החלטה ראויה וחשובה, אבל תזכרו גם מה היה, תזכרו מה העם הזה עבר בשנה האחרונה. תזכרו. שימו את המאבקים האלה בצד ודברו חיובי, אבל תזכרו שהיינו שם, היינו שם כשהעם הזה נקרע לגזרים. לא מגיע לו שימשיכו לדבר על זה. מגיע לו שימשיכו לדבר על פטריוטיות, על ציונות, שמישהו מחברי הכנסת של הקואליציה יבוא ויגיד על ההתייצבות של אהרן ברק לטובת מדינת ישראל, לטובת עם ישראל. לא שמעתי, תודה רבה. הינה, אני מסיימת. אחד כזה, אגב, אתה יודע חוץ ממי? ממשה ארבל מהסיעה שלך.

אני שמח.

צריך לתת לו את הקרדיט הזה. אני שמח. תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח. כבוד השר חיים כץ.

כבוד השר, רוצה לסכם את הדיון? לא צריך? עליזה? אפשר להצביע. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס' 9, הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. הצבעה עכשיו. ההצעה להעביר את הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס' 9, הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 14 בעד, אין

אני קובע כי הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס' 9,

תרשמי אותו בפרוטוקול. אני הגעתי לפה,

בבקשה, לרשותך עד עשר דקות. בבקשה.

בעבירת ביטחון), התשפ"ד 2024. בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל, שבמהלכה חדרו אלפי מחבלים משטח רצועת עזה לשטחה של ישראל מהיבשה, מהאוויר ומהים ותקפו באכזריות אזרחים וחיילים, נתפסו בשטחה של מדינת ישראל מעל 150 מחבלים, ובנוגע לרובם מתקיים הליך חקירה פלילי בחשד לעבירות ביטחון, כפי שאלו מוגדרות בסעיף 35(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים), התשנ"ו 1996, חוק המעצרים. במסגרת חקירתם של המחבלים הללו עלה צורך דחוף ומיידי בהתקנת תקנות שעת חירום שמטרתן הייתה להאריך את התקופה המקסימלית האפשרית למניעת פגישה של עצורים אלה עם עורך דין. התקופה המקסימלית למניעת פגישה עם עורך דין לפי חוק המעצרים עומדת על 21 ימים. פרק זמן זה אינו מותאם לצרכים, למורכבות ולאתגרים החריגים שהביא עימו מעצרם של המחבלים הללו. זאת, בשים לב לחקירה רחבת ההיקף והמורכבת של אירועי הטרור וכן בשים לב לצורכי ההגנה על ביטחון המדינה וחיי אדם. נוכח האמור, ובהיעדר זמן מספיק להסדרה בחוק, בט' בחשוון התשפ"ד, 24 באוקטובר 2023, התקינה הממשלה תקנות לשעת חירום אשר האריכו את המועדים הקבועים בסעיף 35 לחוק המעצרים ביחס למי שנכנס לגדר הגדרת "עצור" בתקנות הללו, הגדרה שמתוחמת למחבלים שנתפסו אגב אירועי הטרור,

אגב התמרון הקרקעי ברצועת עזה. במסגרת התקנות הוארכה האפשרות למניעת פגישה עם עורך דין לפרק זמן של עד 90 ימים. כעת פרק הזמן הזה עומד להסתיים וגם התקנות עומדות לפקוע בתום שלושה חודשים, בהתאם לסעיף 39(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, אלא אם כן יוארך תוקפן בחוק. נוכח הצורך הביטחוני המובהק וצורכי החקירה, חיוני בעת הזאת לאפשר את המשך מניעת הפגישה עם עורכי הדין של עצורים אלה. יצוין כי במקביל מתקיימים דיונים פנים-ממשלתיים לצורך הנחת הצעת חוק ממשלתית על שולחן הכנסת. נוכח האמור, עולה הצורך בהארכת תוקפן של התקנות תוך עריכת התאמות בפרק הזמן המקסימלי למניעת פגישה עם עורך דין כך שיעמוד על 180 ימים מהמועד הראשוני שבו החלה מניעת הפגישה. מדובר בפרק זמן ארוך משמעותית מזה הקבוע בחוק הפלילי הרגיל, אולם בנסיבות יוצאות דופן וחריגות, שבהן הפגיעה האמורה מתחייבת לתכלית של הגנה על ביטחון המדינה ואף על חיי אדם. בהתאם, מבוקש כי החוק יעמוד בתוקף עד

באפריל 2023. יצוין כי מדובר במניעת פגישה התואמת אף את פרק הזמן שנקבע לאחרונה במסגרת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4) (הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, אשר חוקק בכנסת ב-18 בדצמבר 2023. על כן, הממשלה תומכת בהצעת החוק. תודה רבה לכבוד השר. חבריי חברי הכנסת, נעבור לדיון האישי. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת. חבר הכנסת מיקי לוי, הוא היה פה עכשיו. חבר הכנסת מיקי לוי. רגע, אני מחליפה את מאיר. חבר הכנסת מאיר. חברת הכנסת מירב. תני לי לעלות, רגע, כבוד השר רוצה. אני אחרי כן.

בסדר. שניכם כוהנים. בדיוק.

שורה, שורה, תיקון. חיישינן לגומלין, כתוב בגמרא. בהתאם למה שהקראתי, על פניו, נראה לי, אני מקריא בשמו של שר המשפטים, אבל נראה לי שמשהו פה לא סביר: ובהתאם, מבוקש כי החוק יעמוד בתוקף, שנייה. לא, רק

מבוקש כי החוק יעמוד בתוקף, לא מפריעים לשר כץ. עד 3 באפריל 2024, ולא כפי שהקראתי בטעות, 3 באפריל 2023. תודה רבה. רק מטעמו של השר ביקשו לא להשתמש במילה סביר.

תודה רבה. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. כנסת נכבדה, מדד השוויון המגדרי לשנת 2023 של מכון ון ליר, שפורסם הבוקר, מצביע על כך שרמת האי-שוויון עלתה בשנה החולפת, והאמת היא שלא צריך לחכות לדוח הזה כדי להבין את מה שכולנו רואים ורואות. מה שאני מציעה כרגע לכולנו לעשות זה שיעור קצר בהסתכלות. תסתכלו על הכנסת, נשים הן חצי מהאוכלוסייה אבל רבע מחברות הכנסת, תסתכלו על הממשלה, הנשים הן חצי מהאוכלוסייה, אבל פחות מ-15% מהשרים הן שרות. תסתכלו על משרדי הממשלה, יש רק מנכ"לית אחת לעומת 31 מנכ"לים, תסתכלו על השלטון המקומי, נשים הן חצי מהאוכלוסייה, אבל עומדת בראש פחות מ-6% מהרשויות, תסתכלו על האקדמיה, 20% נשים פרופסוריות אל מול 80% גברים פרופסורים, תסתכלו על תוכניות האקטואליה והחדשות, נשים הן חצי מהאוכלוסייה, אבל רק שליש ממי שתראו על המסך, תסתכלו על בירור התנהלותו של צה"ל במלחמה, לנשים, באופן מפתיע, אין שום ייצוג בוועדת הבדיקה, תסתכלו על השכר הממוצע, גברים מרוויחים 50% יותר מנשים, תסתכלו על שיעור העוני, שם אנחנו מיוצגות היטב: נשים הן חצי מהאוכלוסייה, אבל מהוות 61% ממי שצריכות לבקש הבטחת הכנסה. חשוב לי לחדד: האי-שוויון הזה לא פוגע רק בנשים, הוא פוגע בחברה כולה. פורום שאין בו נשים הוא פורום עם פרספקטיבה לקויה. רק לפני שלושה חודשים ראינו מה קורה כשלא מתייחסים ברצינות לאזהרות חמורות בגלל שמי שהשמיעו אותן היו נשים. וצריך לומר את האמת, תסתכלו על בנות הזוג שלכם, על האחיות, על האימהות, על הילדות שלכם, ועכשיו תסתכלו במראה ותשאלו שאלה אחת: איך אני, בגזרה שלי, יכול או יכולה לצמצם את האי-שוויון הזה? אני מבטיחה לכם שכשנצליח, כולנו נרוויח מזה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז, שלוש דקות עומדות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

"אין לתקוף אזרח הנוטל חלק ישיר, אותה עת, במעשי האיבה, אם ניתן לנקוט כלפיו אמצעי שפגיעתו פחותה. במשפטנו הפנימי כלל זה מתבקש מעקרון המידתיות.

מבין האמצעים הצבאיים, יש לבחור באותו אמצעי שפגיעתו בזכות האדם של הנפגע היא הפחותה.

אם ניתן לעצור טרוריסט הנוטל חלק ישיר במעשי האיבה, לחקור אותו ולהעמידו לדין, יש לנקוט בצעדים אלה, יש לאזן בין חובתה של מדינה לשמור על חיי חייליה ואזרחיה לבין חובתה לשמור על חייהם של אזרחים תמימים הנפגעים בעת פגיעה במחבלים". עוד ציטוט: "הפגיעה הקשה בחיי הפלסטינים. הוצאתם של בני משפחה של מחבלים מתאבדים מאזור מגוריהם והעברתם למקומות אחרים, הייתה מגבירה הביטחון באזור, אך היא נוגדת את אופייה של ישראל 'כמדינה דמוקרטית שוחרת חופש וחירות' דמוקרטיה מוותרת על תוספת מסוימת של ביטחון כדי להשיג תוספת גדולה לאין-שיעור ממנה של חיי משפחה ושוויון, מודעים אנו לכך כי בטווח הקצר פסק דיננו זה אינו מקל את המאבק של המדינה כנגד הקמים עליה. ידיעה זו מקשה עלינו אך אנו שופטים". ציטוט שלישי: "ביטחון המדינה אינו יכול לקבל את מלוא ההגנה כאילו אין זכויות אדם. נדרש איזון עדין ורגיש. זהו מחיר הדמוקרטיה. זהו מחיר יקר אשר כדאי לשלמו". וציטוט אחרון: "זה לא שאין פסקי דין בענייני ביטחון שיש לי בעיה עם עצמי שנתתי לצה"ל לנצח יותר מדי", סוף ציטוט, וכוונתו לפסיקות שבהן הוא וחבריו אישרו להרוס בתי משפחות של מחבלים, פסיקות שלדבריו הוא לא שלם איתן. על החתום, אדוני היושב-ראש, אהרן ברק, שעליו אמר השופט המנוח חשין שמבחינת ברק, שיתפוצצו עשרות אנשים אבל שיהיו זכויות אדם. והוא ישב מטעמנו כשופט בבית הדין הבין-לאומי בהאג וייאבק על זכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה ולהכריע את אויביה שביצעו את הטבח בשמחת תורה? אני מציע לערוך על כך משאל בקרב הלוחמים בחזיתות השונות. תודה רבה.

לא שמעתי, אבל אני יודע שהוא בממשלה שביקשה מאהרן ברק להגיע. בסדר, זכותו לבקר.

אני לא שמעתי, אני רק אומר, מזל שיש לנו אהרן ברק. חבר הכנסת רון כץ. אדוני היו"ר, כנסת נכבדה, אני רוצה שנדבר רגע על המילואימניקים שנמצאים כרגע פרוסים בכל המדינה,

ביהודה ושומרון,

ובזמן שהם נמצאים שם, אין להם זמן להתעסק בביורוקרטיה שהמדינה מכריחה אותם להתעסק בה. היום ישבנו בוועדת כספים, נציגי האוצר ישבו מולנו, ושאלנו אותם מה קורה עם הפיצויים למילואימניקים, מה קורה עם הפיצויים למילואימניקים בעלי העסקים, מה קורה עם משפחות אנשי המילואים, וקיבלנו תשובה שהייתה צריכה להרעיד את הבית הזה. אני לא יודע איך, אבל פספסו אותה בתקשורת, פספסו את התשובה שקיבלנו בכל מקום. הם אמרו: כי אין עדיין מקור תקציבי. זה נשמע משהו טכני, אבל בעצם המדינה אומרת: כי אין לנו כסף לשלם עבור הפיצויים למילואימניקים האלה. אין למדינה כסף. שר האוצר וראש הממשלה עמדו ואמרו: יש לנו כסף להכול, ניתן כל דבר, הציגו תוכנית, הצטלמו.

ברגע האמת, כשנציגי האוצר הגיעו לוועדה ושאלנו אותם למה זה מתעכב כבר למעלה מחודשיים, קיבלנו את התשובה הכי קשה שאפשר לשמוע: כי אין מקור תקציבי. ואני רוצה לומר משהו לבית הזה. אם אין מקור תקציבי למילואימניקים, אם אין מקור תקציבי לאלו שקיבלו קריאה,

עזבו את המשפחות שלהם, עזבו את הילדים שלהם, עזבו את העסקים שלהם, והתייצבו לשמור עלינו, ואחרי מעל 90 יום של מילואים אנחנו נגיד להם: מצטערים, אין מקור תקציבי, אין מספיק כסף למדינה בשביל לפצות אתכם, אז אין זכות קיום לממשלה הזאת, ואין זכות קיום לכל המשרדים ההזויים שיושבים פה וממשיכים לנפח את עצמם בכל מיני תקציבים הזויים. וכשנדבר על כספים קואליציוניים ועל משרדים שלא צריך אותם ואנשים רגע מתלבטים,

אין על מה להתלבט יותר, צריך לסגור אותם היום. צריך להעביר את הכספים הקואליציוניים היום לטובת המילואימניקים. צריך לעשות הכול בשביל שאחרי 90 ימי לחימה, כשהם יחזרו, כי הם הגנו עלינו, אנחנו נדאג לשמור עליהם פה, כי לא יכול להיות שבעל עסק מילואימניק יצא ל-90 ימי לחימה, יחזור, ואז יצטרך להילחם על העסק שלו, על הבית שלו, ויחשוב פעמיים לפני שהוא קונה סימילק לתינוק שלו. והיום פגשנו אישה נוספת שלא יודעת, כל לילה כשהיא מחבקת את הבן שלה, אם היא תוכל לשלם את שכר הדירה. בושה וחרפה לשר האוצר. תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, מוותר. חברת הכנסת מירב בן ארי. פעם ויתרת? סתם מעניין אותי. פעם ויתרת על לדבר? אני מוותרת הרבה, כי אני תמיד כאן, אבל פשוט אמרתי שאני אתייחס לסוגיית עופר כסיף, אז ברשותך, אדוני היושב בראש. חבריי חברי הכנסת, כמובן שחתמתי על המכתב או תהליך ההדחה, שאני כבר התרעתי עליו מזמן, עוד בתקופה שהוא הרביץ לשוטר, והגשתי על זה גם תלונה בוועדת האתיקה, שאגב, על זה גם לדעתי היה כאן עניין של הסרת חסינות, אבל אני לא נכנסת לזה. אני כן רוצה לדבר על ההחלטה שלו, העצומה שלו.

צריך לומר ביושר שעוד 200 ישראלים חתמו על העצומה. מי שקרא בעצם על מה מדובר בתוך העצומה, היא בעצם תומכת בהליך שנעשה נגד מדינת ישראל בבית הדין הבין-לאומי בהאג, של דרום אפריקה. זאת אומרת, גם בלי העצומה המיותרת בעליל של 200 ישראלים פלוס עופר כסיף, בכל מקרה נפתח אותו הליך הזוי בבית הדין הבין-לאומי בהאג, כאשר מבחינתם האסון ההומניטרי הגדול ביותר של המאה ה-21 זה בעצם האסון או המחיקה של אוכלוסיות שמבצעת ישראל בעזה. לא מעניין האסון ההומניטרי הגדול ביותר, שהוא 136 חטופים, שאף מדינה בעולם לא הייתה סובלת אסון הומניטרי כזה. לא זה מטריד את עופר כסיף ו-200 הישראלים שחתמו.

חשוב לי להגיד, כי יש כאן עוד 200 ישראלים שחתמו על העצומה הזאת,

לא מעניין אותם שבעזה יושבים תינוק שחגג יום הולדת שנה, צעירה שנפגעה בפגיעות מיניות, שהחטופים חזרו וסיפרו, קשיש שאין לו תרופות ועוד ועוד ועוד חטופים. לא זה מעניין אותם. מה שמעניין, שישראל מבצעת מחיקה מכוונת. אני לא יודעת אם ראית, מוחקת רופאים, מוחקת אקדמאים. רק לקרוא את הדברים שנכתבים שם בעצומה, ואתה פשוט לא מאמין. לא מספיק שמדינת ישראל צריכה להתמודד באמת עם התביעה

המטורללת, ההזויה הזאת, שמצטטת לי את אייל גולן,

למי אכפת? באמת, למי אכפת? לא שאני מזלזלת, שיעשה מה שהוא עושה, אבל מה הוא קשור בכלל? איזו השפעה יש שאתם שהולכים ומצטטים לי זמרים? לא מספיקה התביעה ההזויה הזאת, עכשיו יש גם עצומה של עופר כסיף ו-200 ישראלים. בן אדם שמקבל כסף מהציבור, בן אדם שהמשכורת שלו משולמת על ידי הציבור, הולך ומשתתף בתביעה הזאת. אתם יודעים, היה איזשהו שיח היום, של התלבטות. יש כאן עניין מאוד ברור, שחבר הכנסת עופר כסיף כבר חודשים, תודה.

חודשים הוא ממשיך להסית נגד חיילי צה"ל, נגד מדינת ישראל, וממשיך לכהן כאן כחבר כנסת.

אי-אפשר להמשיך ולספוג את זה, בטח לא כש-136 חטופים, אזרחים ישראלים, נמצאים בעזה. זה האסון ההומניטרי הכי גדול של המאה ה-21. החטופים, זה האסון.

חבר הכנסת ווליד טאהא. מכובדי היושב-ראש, בפעם החמישית מאז שפרצה המלחמה יגיע מזכיר המדינה האמריקאי אנתוני בלינקן. אני רוצה לקוות ולהתפלל שבביקור החמישי שלו תהיה בשורה, בשורה לכל העמים,

של סיום המלחמה, בשורה של סיום הסבל.

חברת הכנסת טלי. הפינוי, הכאב של משפחות הנופלים, הקורבנות, סבל של כל החפים מפשע שמשלמים את המחיר של החלטות של פוליטיקאים, שלעיתים שיקולים פוליטיים צרים שלהם מנחים את ההחלטות ומנתבים את ההחלטות שלהם לגבי המשך המלחמה. אני רוצה לקוות ולהתפלל, וכמוני יש רבים שלצערנו היום מנועים מלומר את דעתם. אפילו מעל דוכן זה יש מי שמנסה לסתום את הפה של מי שמשמיע דעה אחרת, כאילו האמת נמצאת אצל צד אחד, ורק אצלו נמצאת האמת.

האמת נמצאת אולי אצל זה שלא מאפשרים לו להשמיע את דעתו. אז אני תפילה, אני תקווה, אני אמונה, שהביקור הזה של מזכיר המדינה האמריקאי יצליח לסיים את המלחמה, להחזיר את השבויים ואת החטופים ולשים קץ לסבל של כולם, היום לפני מחר. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח. חברת הכנסת אחמד טיבי. מכובדי היושב-ראש, קראתי ידיעה של ברק רביד ב-Axios שמדברת על כך שראש הממשלה נתניהו פנה לשייח' מוחמד בן זאיד, נשיא האמירויות. חברת הכנסת טלי. נתניהו ביקש מהאמירויות, מהנשיא, שיתקצבו את הפועלים הפלסטינים, המובטלים בגלל החלטה שלו לא להכניס אותם ולא להעסיק אותם. זאת חוצפה ישראלית. הוא סירב, כמובן. תכף נגיע לתשובה המרתקת של השייח' מוחמד בן זאיד. איזו חוצפה יש לך?

מונע מהפועלים לעבוד, עוצר את הכסף של הרשות שאתה גובה, ופונה למדינה ערבית, לאמירויות, במקרה זה, כדי שהיא תתקצב. מה הוא ענה לו, שייח' מוחמד בן זאיד? לך לזלנסקי. לזלנסקי.

סטירה. מוחמד בן זאיד נתן סטירה לבנימין נתניהו. (אומר בערבית: הוא סטר לו ככה וסטר לו

כמה אפשר להיות יהיר? (חוזר על המילה בערבית.) כשיש יהיר, יש אנשים שיודעים לענות לך ולתת לך סטירה דיפלומטית. הכסף לא שלך, שאתה גובה. הוא כסף פלסטיני, תחזיר אותו, אלא אם כן סמוטריץ' לא מאפשר לך. וגם אומר שהוא יחליט מה יהיה ב-day after בעזה, והוא מחלק אילו מדינות ישתתפו. אמרנו חוצפה ישראלית? אמרנו חוצפה ישראלית.

חוצפה, חוצפה ישראלית.) מה קרה? כל כך הרבה שרים יש פה. לכבודך?

כל כך הרבה שרים יש פה. לכבודך? מי זה? שר הבריאות, השר ביטון, השר אליהו. מי זה השר אליהו?

הינה, שם. השר עמיחי אליהו, שאותו חיפשת.

זה שרצה לשלוח אטום על עזה? זה שרצה, אתה קטן מאוד, והילד הכי קטן בעזה יותר גדול ממך. אתה רצית לשלוח פצצת אטום? איזו בושה, איזו בושה. חבר הכנסת טיבי, אותך צריך לשים בכלא ישראלי,

בכלא ישראלי, על ההצהרה הזאת.

על ההצהרה הזאת. זה פשע מלחמה. עבר הזמן, אדוני. חבר הכנסת טיבי. והוא קורא לא,

אני אמרתי את דעתי.

והוא קורא לטרנספר: שיפור הדיור. דיור, דיור, הוא אומר. תראה איך הוא מדבר על פשע מלחמה, שיפור דיור. תודה רבה.

תגיד, משלמים לך בצוות התביעה של דרום אפריקה? עבר הזמן.

עבר הזמן, עבר הזמן.

עבר הזמן, את לא מנהלת את הישיבה.

חברת הכנסת טלי גוטליב, אל תעזרי לי.

תודה רבה. משפט סיום.

ואתה תיכנס למזבלה של ההיסטוריה. תודה רבה.

חבר הכנסת יוסף עטאונה. איך אתה לא מעיר לה? אתה קראת לי שלוש פעמים. הערתי לה.

מה זה הערת? יש קריאות. חבר הכנסת יוסף עטאונה, מוותר, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, פירקתי פה משהו, שנייה.

הסתדר. לא, לא, זה מהקשר עם הבוחר שלך. רציתי לדבר, כי היו משפחות חטופים. המון פעמים מגיעים, בעיקר בימי שני, ומדברים לפני דיונים, ואנחנו מעבירים את זה. לפעמים יש הרגשה שהם כאילו מדברים, מציגים את החטופים, והם מדברים על הכאב שלהם, בטח אחרי 94 ימים, אי-אפשר באמת לתאר את זה, ואנחנו עושים מעין cut, ומדברים על,

על נושאי דיומא, כל ועדה והחוק שלה או הנושא שהיא מדברת. אז אני רוצה מפה לפנות אליכם ולומר לכם שזה לא משהו שאנחנו עושים בצורה קרה. הרבה פעמים אנחנו גם לא יכולים לדבר, פשוט עוברים לנושא הבא. אני רוצה רק לומר לכם שאתם בלב שלנו ואנחנו איתכם, ולא יוצא לנו לומר את זה, אז חשוב לציין. הנושא הנוסף שרציתי לומר זה לדבר על אלמוג כהן, שהצטרף פה ודיבר על ההתבטאות של השר גלנט. ההתבטאות כן נכונה,

על אופקים, האישה מאופקים או משדרות, תחליט או לא תחליט,

אני לא נכנס לזה. רק הייתה נורא חסרה לי ההתייחסות של אלמוג כהן לעיר שממנה הוא הגיע, לאופקים. כבר למעלה מחודש מנסה שהכנסת על הוועדות השונות בה תתייחס לעיר אופקים, למפונים מהעיר אופקים, לאלו שכן מפונים ולאלו שלא, להתייחס לזה שצריך להכניס אותם לתקומה, להתייחס לזה שצריך לתת להם טיפול פסיכולוגי, בינוי,

אלף ואחד דברים. אף אחד לא מדבר על אופקים. ניסיתי לדבר גם עם חבר הכנסת אלמוג כהן, גם עם חברי כנסת נוספים, אבל לצערי, אני לא זוכה לשיתוף פעולה. היום התחלנו לדבר על אופקים דווקא מהכיוון של סמוטריץ'. עלו פה חברי כנסת ודיברו על הסעיפים התקציביים שלא קיימים, וציינו כבר גם בנושא המילואימניקים וגם בנושא העסקים הקטנים והעסקים הפטורים שלכל אלה אין סעיפים תקציביים. התקנות האלה לא מגיעות לשולחנה של ועדת הכספים, שזה משהו,

אני חייב להגיד, ששמעתי שאין סעיף תקציבי לזה.

זה סיפורי הסבתא של סמוטריץ', שאמר בתחילת הלחימה:

כסף לכולם, והכול בסדר, ואנחנו כלכלה חזקה. אבל מה שהכי מטריד אותי, בעצם אני רוצה לסכם את הבעיה של סמוטריץ': יש אנשים שחושבים שזה מעין באג. זה לא באג, זה פיצ'ר. הוא קבוע במערכת שלו: הכספים צריכים ללכת למקומות הלא-נכונים. השקרים ממשיכים לזרום.

אתה אתמול קיבלת סמ"ס מהמילואים? אני קיבלתי סמ"ס מהמילואים. פותח את הסמ"ס ומה אני רואה? את התוכנית של סמוטריץ'. אגב, זו לא תוכנית שלו, זו תוכנית של ממשלת ישראל. זה לא כסף שלך, זה כסף שלנו. אתה לא עושה לנו טובה, אתה רק עושה את תפקידך. בקיצור, סמוטריץ', זה לא באג, זה פיצ'ר. תודה רבה לחבר הכנסת נאור שירי. הדובר הבא, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח.

בבקשה.

אתה רוצה שבינתיים אני אקרא לבאים? אין בעיה, בסדר גמור. אני אתן לך לדבר אחר כך. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, אינה נוכחת, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת אלמוג כהן אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח. הייתי כבר. אתה במקומי היית. לא ראיתי אותך, ווליד. אה, דיברת כבר? אתה ברשימה.

מי דיברת?

חבר הכנסת ולדימיר בליאק,

לא מופיע, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין.

הכנסת יאסין, את רוצה לדבר? מוותרת. מוותרת.

אינה נוכחת.

שלוש דקות לרשותך,

תודה רבה, אדוני היושב בראש. בגיל 87 הוזעק כבוד נשיא בית המשפט העליון לשעבר אל הדגל להגן על מדינת ישראל בבית המשפט הבין-לאומי בהאג. לזכותו של ראש הממשלה ייאמר, מה לעשות, אומנם הוא יריב פוליטי, אבל לזכותו אני אומר, שהזימון של הנשיא ברק היה ביוזמתו. העוול שנגרם לכבוד הנשיא ברק ולמערכת המשפט הוא בלתי ניתן למדידה. גייסות של מכונות הרעל הופעלו על ברק: הטרידו אותו בביתו, הפריעו לו, השמיצו אותו, הכפישו אותו, פופוליזם ריקני בעיצומו, עד אשר אמר: מה אתם רוצים? את נפשי אתם מבקשים? קחו אותה. זכויות רבות לאהרן ברק, הילד ניצול השואה: ביטחוניסט, ציוני, פטריוט, מגן של ישראל בכל פורום, האיש שהקנה לישראל את מעמדה המשפטי בעולם. אותם מקטרגים, גם בימים אלה, חברי הכנסת מעוצמה יהודית, תוקפים את המינוי. איזו בושה. גם בכירים מהליכוד תוקפים. שר הגרעין ביקש מראש השב"כ לעצור את אהרן ברק בגין המרדה. איזו חרפה. נראה אתכם שולחים את עו"ד בקשי מפורום קהלת להגן על מדינת ישראל, אותו עורך דין שידו הייתה המחוללת המרכזית במהפכה המשטרית וגרם לריסוק החברה הישראלית. דבר מה נוסף של נחת, ולפני כן עוד דבר אחד שאני מבקש להקריא: אהרן ברק הוא פקיד שסיים את עבודתו לפני 17 שנים. למה דעתו מעניינת? ולמה הוא זוכה לראיונות מלטפים או מלקקים בשלושת ערוצי התעמולה? ערוצי התעמולה מתייחסים אליו כמונרך, מלך, שאליו שרי הממשלה צריכים לעלות לרגל, לכרוע ברך, לנשק את הטבעת שעל ידו ולקבל את אישורו. פשוט חבל. דבר מה נוסף, דקה אחת של נחת. כבוד השופט סולברג, שופט שמרן, מכה את בן גביר. כבוד השופט סולברג מקבל את עתירת התנועה לאיכות השלטון וקובע כי הסרטונים של השר בן גביר מחלק כלי נשק לכיתות הכוננות מהווים תעמולת בחירות אסורה. בן גביר ומפלגתו נדרשים להסירם עד 14 בינואר, ולשלם הוצאות משפט בסך 7,000 שקלים.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת עידן רול ביקש לדבר במקום חבר הכנסת סימון דוידסון.

והדובר הבא, חבר הכנסת עודד פורר. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, אנחנו חייבים לדבר על מדיניות הממשלה לגבי חזרת תושבי עזה לצפון הרצועה. אני שומע הערכות וסיבות שונות והצדקות מדוע זה חייב לקרות, ואני אומר לכם שאסור לנו לדון בזה עד לטיהור המלא של צפון הרצועה מכל תשתיות הטרור. זה כולל תשתיות טרור תת-קרקעיות, זה כולל אמל"ח וזה כולל מחבלים. אין לדון בסוגיית החזרה עד אז.

כל מהלך של חזרת תושבי הרצועה לצפון הרצועה יסכן את ההישג המבצעי, הישג מבצעי שלא הסתיים, הישג מבצעי אדיר שעלה לנו בחיי אדם רבים, חיי אדם של גיבורים שלנו. אסור לנו לסכן את זה. אסור לנו לסכן את עתידם של תושבי העוטף, שצריכים לחזור ולגור שם. מבחינתי, הסיפור הזה שאנחנו דנים בו

לפי הפרסומים ודעות שונות, אני מבין שיש קושי משפטי על פי המשפט הבין-הלאומי. לא מדובר פה באי-חזרה לנצח, מדובר פה, בשלב זה אומרים, זה non starter, אין חזרה של תושבי עזה לצפון הרצועה עד לתום הלחימה באזור,

עד לטיהור המלא של צפון הרצועה מטרור.

זה משהו שכל מדינה הייתה מצפה וכל מדינה הייתה דורשת. ככל שיש קושי, אפשר לפתור אותו. אפשר וצריך לפתור כל קושי על פי המשפט הבין-לאומי. אזור שנמצא תחת לחימה הוא אזור שחלים עליו דינים אחרים. ככל שיש קשיים וצורך בסיוע הומניטרי, מדינת ישראל צריכה ויכולה להוביל את זה. מדינת ישראל יכולה להכניס בעצמה משאיות של מי שתייה ומזון, משאיות עטופות דגל ישראל, כיאה למדינה שהיא מדינה שוחרת שלום, כיאה למדינה שהיא מדינה מוסרית בעלת צבא מוסרי, ולסייע כדי לאפשר לכוחות שלנו להמשיך ולהשלים את משימתם. אם אנחנו נהיה אלה שמכניסים מים ונכניס מזון, נוכל להמשיך ולערער את אחיזת חמאס בתושבי הרצועה. נוכל למנוע מהסיוע ההומניטרי להיבזז על ידי חמאס ולחזק אותם בעודם נלחמים בנו,

ולכן אני אומר כאן, ואני חושב שזאת צריכה להיות קריאה שיוצאת מכל חלקי הבית לרבות הקואליציה: הממשלה הזאת צריכה לומר את הדבר הפשוט והמתבקש והנכון והצודק: לא נדון כלל וכלל באפשרות של חזרת תושבי עזה לצפון הרצועה עד לטיהור המלא של הרצועה מתשתיות טרור.

תודה רבה לחבר הכנסת עידן רול. הדובר הבא, חבר הכנסת עודד פורר.

אתה מדבר?

רבותיי, אם כך, השר ביטון, אתה רוצה לסכם? אתה השר התורן. אתה רוצה לסכם או שאתה לא מסכם? אתה מוותר על הסיכום. אני מבקש להתיישב במקום, כי אנחנו נעבור להצבעה. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. מייד נצביע על הצעת החוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון), התשפ"ד 2024. אני מייד מפעיל את ההצבעה. נא להתיישב.

את הצעת החוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון),

אני קובע כי הצעת החוק עברה בקריאה הראשונה וחוזרת לוועדת החוקה.

אז אנחנו נעביר את זה לוועדת הכנסת, ושם ייקבע המשך דיון. שמענו את כל ההצעות, ולכן אמרתי שההצעה הזאת תועבר לוועדת הכנסת לקביעת המשך דיון בהצעת החוק. רבותיי, אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום. אנחנו מדברים על הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024. מי שיציג את הצעת החוק, סגן השרה במשרד התחבורה אורי מקלב,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024. רישיון רכב ניתן במצב דברים רגיל לשנה אחת. פקודת התעבורה מסמיכה את שרת התחבורה והבטיחות בדרכים להאריך את תוקפם של רישיונות רכב בצו לתקופה מרבית של עד 90 יום. חידוש רישיון הרכב מותנה בשני תנאים: תשלום אגרת רישיון הרכב וביצוע מבחן הכשירות השנתי, מה שאנחנו קוראים לו טסט. בעקבות מלחמת חרבות ברזל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פועל בהתאם להנחיית שרת התחבורה והבטיחות בדרכים להאריך את תוקפם של רישיונות רכב לקבוצות אוכלוסייה משמעותיות שנפגעו מהמלחמה, כמו מילואים ומפונים. בהתאם לכך, בוצעו הארכות תוקף במסגרת כמה צווים שנחתמו על ידי השרה, והם כדלהלן:

מיום 12 באוקטובר 2023, נחתם על ידי שרת התחבורה, צו המאריך את תוקף כלל רישיונות הרכב אשר תוקפם אמור היה לפקוע בתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 עד 6 בדצמבר 2023, ב-60 ימים. בהמשך הוארך תוקף הרישיון הנ"ל ב-30 ימים נוספים עבור מי שהוגדר זכאי לדחיית מועד בחוק לדחיית מועדים, בשונה מההארכה הקודמת של 60 יום, שהייתה לכלל האוכלוסייה,

חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), שהוא החוק הכללי שהסדיר דחיית מועדי תשלום לרשויות המדינה לאוכלוסיות שהושפעו במיוחד מהמלחמה, ובכלל זה תושבים מיישובים שפונו, חיילים ואנשי כוחות הביטחון.

הוארך ב-60 יום תוקף רישיונות הרכב של זכאים לדחיית מועד אשר תוקפם היה אמור לפקוע בתקופה שמיום 7 בדצמבר 2023 ועד יום 31 בדצמבר 2023. בימים אלו הוארכו רישיונות אלו ב-30 יום נוספים, עד ל-90 יום בסך הכול. כמו כן, בימים אלו מוארך ב-60 יום תוקפם של רישיונות רכב לזכאים לדחיית מועד. המועד המקורי לפקיעת תוקפם היה בין התאריכים 1 בינואר 2024 ל-29 בפברואר 2024. ביום 31 בדצמבר 2023 פורסם תיקון לחוק דחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) אשר דוחה מועדי תשלום לרשות, שחל בתקופה שמיום 1 בינואר 2024 עד 29 בפברואר 2024, ב-31 ימים, לזכאים לדחיית מועד בתקופה זו. התיקון לחוק דחיית מועדים גורם למצב שבו מועד תשלום אגרת רישיון הרכב לזכאים אומנם נדחה, אך למרות זאת, תוקפו של רישיון הרכב לא יוכל להיות מוארך אם לא בוצע מבחן הכשירות השנתי לרכב,

יש הבדל בין תשלום האגרה, שיכול להידחות, לבין הטסט עצמו, מבחן הכשירות של הרכב. בשלב זה הארכה נוספת של הרישיונות עבור מי שרישיונם המקורי פקע החל ב-7 באוקטובר חוצה את רף 90 הימים, כמו שכולנו יודעים, שנקבע בפקודת התעבורה,

על מנת לאפשר הארכה נוספת של תוקף הרישיונות תוך דחיית מועד הטסט לצד מועד התשלום, נדרש תיקון של פקודת תעבורה. בשביל זה אנחנו נמצאים פה, אדוני היושב-ראש. הצעת החוק מיועדת להקנות לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים סמכות חריגה להארכת תוקפם של רישיונות רכב לזכאים לדחיית מועד, כפי שמניתי מקודם, כולם או חלקם, לתקופה נוספת עד לתקרה של 180 יום בסך הכול. ההסמכה המוצעת תחומה בזמן כהוראת שעה שתעמוד בתוקפה עד לסוף חודש אוגוסט. נודה על אישורה של הצעת החוק בקריאה הראשונה.

אדוני היושב-ראש, ולחבריי חברי הכנסת.

תודה רבה לסגן השר. לפני שנעבור לדיון אישי, אני רק מודיע כי חבר הכנסת איימן עודה ביקש להצביע נגד בהצעת החוק הקודמת, ובכך בהצעת החוק הקודמת היו 17 בעד ושישה נגד. זה לא משנה את תוצאות ההצבעה. רבותיי, אנחנו נעבור לדיון אישי. מי שרוצה להירשם עדיין יכול לעשות את זה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה.

שתי דקות אסגור את הרשימה, אז מי שעוד לא נרשם מוזמן לעשות את זה אצל סגנית מזכיר הכנסת. עם ישראל, מעניין מתי יהיה יום אחד, רגע, שנייה.

מעניין מתי יהיה יום אחד של יום מליאה שבו לא אצטרך לבוא חשבון עם תומכי טרור בכנסת ישראל. והפעם המופע, מופע היחיד של חבר הכנסת שכולכם אוהבים להתלוצץ מהבדיחות המטופשות שלו, תסלחו לי, אומר את הדבר הבא: אחמד טיבי אמר לפני יומיים שכל תומך בהגירה מרצון בישראל שווה לגרמנים שתמכו בפתרון הסופי. אדון אחמד טיבי, תומך הטרור, חושב שלהשפיע על תזוזת עזתים למקומות אחרים מרצונם המוחלט, כדי לקדם הטבת חיים שלהם, דומה לחיסול ששת מיליוני היהודים בתאי הגזים ובמשרפות בגרמניה הנאצית. עכשיו, תראו, אני באמת לוקחת את זה על עצמי. מהרגע שנכנסתי לכאן לכנסת ישראל אני עוקבת אחרי הדברים שהם אומרים פה. הם פשוט התרגלו, הם התרגלו שאתם מחייכים אליהם, לוחצים להם ידיים, מתקזזים איתם בהצבעות, מתנחמדים אליהם. אין, אני לא אומרת להם אפילו שלום. מי שפוגע בכבודה של המדינה שלי ובהגדרה שלה כמדינה יהודית ודמוקרטית, לא יקבל ממני שלום. גם איימן עודה וגם אחמד טיבי, שניהם בישיבת הסיעה שלהם התראיינו, ואמרו בשבוע שעבר, ואמרתי לכם את זה פה. שניהם אמרו. זה התחיל באיימן עודה, שמדבר על התביעה ההזויה והבזויה שהוגשה, בשם הצביעות על ידי דרום אפריקה,

דרום אפריקה נגד ישראל, כן? הם אמרו שהם מחכים שיינתן הצו הזמני, כדי שסוף כל סוף יכירו במעשים של ישראל כפשעי מלחמה וכפשעים נגד האנושות. חשבתי שרק איימן עודה אמר את זה. גם אחמד טיבי אמר את אותו דבר בדיוק. הם חשבו שזה יעבור לי מתחת לקו הרדאר,

זה לא עובר לי מתחת לקו הרדאר. עכשיו, אני למדתי, אני למדתי מהתלונות שלהם עליי.

אני בשבוע שעבר הייתי בוועדת האתיקה, סיפרתי לכם. שלוש שעות הייתי בוועדת האתיקה. למה אני אומרת להם שהם תומכי טרור? למה אני אומרת לאיימן עודה: תגיד לי איפה החטופים שלי? אז הראיתי להם שאיימן עודה נמצא בכנס עם ג'יבריל רג'וב ועם אל-עארורי. לא ייאמן. מי שנמצא בכנס עם ג'יבריל רג'וב מהרש"פ ועם אל-עארורי, שחוסל, יודע דבר או שניים על חמאס. הוא יודע בטח דבר או שניים על מה שהחמאס עושה. אז אני אגיד להם את זה גם מאה פעמים. אנחנו נמצאים כאן היום, ובכל יום מליאה הם ממשיכים לנאום את אותם נאומים מקוממים, שמשווים בין הרצח שאנחנו ועעם שלנו עבר, מעשי הביזה, הטבח, האונס, התעללות שעם שלנו עבר, למעשים סופר-סטריליים שעושה צה"ל בעזה.

כי הרי אני לא בא הסטריליזציה הזאת, כי אני חושבת שצריך פשוט להודיע על פינוי, ומי שלא לא מתפנה, דמו בראשו. הוא בן מוות. אני לא צריכה להגן על מגינים אנושיים. צה"ל מגן על מגינים אנושיים. צה"ל מגן על העזתים הבלתי-מעורבים. אני עומדת כאן היום כשהרגליים שלי רועדות, כי אתם יודעים שהיה היום מקרה קשה מאוד.

יותר מזה אני לא אומר. מקרה קשה מאוד. המקרה הזה קורה כשתומכי טרור יושבים כאן בכנסת ומוציאים את דיבת צה"ל רעה ומוציאים את דיבת הארץ הזו רעה. אז עם כל הכבוד, למדתי מהם. למדתי מהם. התלוננתי עליך, אדון טיבי, על האמירה שלך שמשווה אותנו לגרמניה הנאצית, ואני אתלונן. התלוננתי על עופר כסיף. אני אתלונן גם על איימן עודה,

לא מתבכיינת על זה שאתם אומרים לי ככה או אחרת. אני פה כי אתם חותרים תחת קיום המדינה שלי. על זה אני מתלוננת. תודה רבה לחברת הכנסת טלי גוטליב. הדוברת הבאה, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיקי לוי. מיקי, מוותר?

חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

טלי. חברת הכנסת גוטליב, לכבד את שאר הדוברים. סליחה, אדוני היושב-ראש.

לפני שאני אתחיל בנאום שתכננתי, אני כן רוצה לומר משהו,

על חבר הכנסת טיבי, ולא בגלל שהוא השתלח בי מקודם. אני אומר פה מאז שנבחרתי ב-2019, שאני לא מוצא שום דבר מצחיק, שנון או כל דבר אחר שמצדיק את האידיאולוגיה ואת האמירות של חבר הכנסת טיבי, אותו טיבי, בואו ניזכר, שבשומר חומות עשה שם פעולה והפריע לשוטרים לעצור מבוקש, ניצל את החסינות שלו לשם כך. אני חושב שאנחנו כבר שנים פה בבית משלימים עם זה, מנרמלים את זה, מרגישים שהוא איזשהו חלק מהמיתולוגיה של הבית הזה ושהוא אמור להיות פה. אני אומר מה שאמרתי כבר ב-2019: אני לא חושב שהוא צריך להיות חבר כנסת בכנסת ישראל. עכשיו אני אדבר על הנושא שעליו רציתי לדבר. אני רוצה לדבר על מה אני מתכוון כשאני אומר

מדברים איתי, אומרים לי: מה אתה מתכוון? מה זו הקריאה הזו לאחדות? זה נשמע כמו איזה מס שפתיים, כמו איזו סיסמה ריקה. אז אני רוצה להסביר. אחדות אין פירושה לטאטא הצידה את כל המחלוקות האידיאולוגיות.

אחדות אין פירושה גם שכל אחד צריך עכשיו לאהוב,

להוקיר ולהסכים עם מי שנבחרו כנציגים של המחנה השני. אחדות היא דבר נורא פשוט, אחדות היא אחדות בעם. אחדות היא היכולת לנהל שיחה עניינית, מנומקת, מבוססת עובדות, עם פתיחות אמיתית לשנות את הדעה, להקשיב, ולעשות את זה בצורה מכובדת.

הדעות עכשיו דווקא מנוסחות יותר מתמיד בבית הזה,

אנחנו בתקופה ביטחונית ומדינית, והכול מאוד ברור, יש שמאל ויש ימין, ולהכול יש מקום. אבל יש גם מקום לנהל מחלוקת בצורה מסוימת.

תהיה פה רק כשאנחנו נקבל החלטה מודעת, של כולם, שיש מילים שאנחנו מוקיעים מהשיח, שאנחנו לא אומרים יותר: אויב, אנחנו לא אומרים יותר בוגד על אחד משלנו, אנחנו לא אומרים, לא בחיוך ולא בקריצה ולא בהיסח דעת: נילחם בו או נצא לקרב. פשוט לא.

על כל הפלגים שהוא מייצג, צריך להגיע להבנה שזה פשוט לא קורה יותר, אחרי 7 באוקטובר. מעל הכול, אחדות יכולה להתקיים רק אם כולנו, ואני אגיד את זה שוב ושוב ושוב, גם נוכח ציניות וגם נוכח ביקורת, רק אם כולנו נעשה חשבון נפש, רק אם כולנו נשב, כל אחד לעצמו, ונבחן מחדש אקסיומות, עמדות, דעות שיש לנו על מגזרים אחרים, ושהיו לנו עובר ל-7 באוקטובר, עובר לאותו יום נורא. רק אם נעשה את זה ואם נקפיד על הכללים ועל העקרונות שדיברתי עליהם, של שיח מכבד, נוכל באמת לפעול באחדות, בצורה שמחזקת את העם, ועדיין מדברת על כל אותם נושאים שנויים במחלוקת.

תודה רבה לחבר הכנסת עידן רול. חבר כנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי. מוותרת.

חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה אינו נוכח, את עצמי אני לא אזכיר, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חבר הכנסת רון כץ, אתה רוצה לדבר?

תודה רבה, אדוני. כנסת נכבדה, יש המון דיונים על היום שאחרי. אני חושב שזו טעות לדבר על היום שאחרי כשהיום, ההווה, עדיין מתקיים ועדיין לא סיימנו את העבודה. אני רוצה לדבר על היום שאחרי דווקא במדינה שלנו. היום שאחרי במדינה שלנו צריך להיראות שונה לגמרי. האנשים האלה שעזבו את הכול, עזבו את המשפחות שלהם, עזבו את העבודה שלהם, עזבו את החיים שלהם והלכו והגנו ומגינים עלינו, צריכים לקבל הרבה יותר. אנחנו צריכים לעבוד על המידות שלנו. לא מגיע להם לצאת אחרי 30 ימים, 40 ימים, ולחזור לחברה מפולגת, לחברה שהיא בדיוק אותו דבר כמו שהייתה לפני 7 באוקטובר. לא מגיע לגיבורים האלה להיות במקום הזה. אנחנו היום ביום לא פשוט. שוב ההקרבה האדירה של הלוחמים שלנו נראית בכל מקום. אנחנו חייבים להבטיח לעצמנו להשתדל יותר, לחשוב רגע אחד לפני שמוציאים מילה מהפה, לחשוב עוד חצי דקה לפני שמתחילים עוד איזה ויכוח ולראות, אולי יש בצד השני איזושהי מידה טובה. לא תמיד חייבים לראות את המפלג, למרות שזה הכי קל, זה מצטלם הכי יפה, זה רץ. אנשים אוהבים את זה, את הצהוב הזה.

יש עכשיו איזושהי יוזמה של המילואימניקים שאומרת: אם אין לך משהו טוב להגיד, סתום ת'פה. הם הרוויחו ביושר את היכולת להגיד לנו בדיוק את הדבר הזה. אז אם אין למישהו בבית הזה משהו טוב להגיד, פשוט אל תגידו אותו, ואם אין למישהו בבית הזה משהו טוב לעשות,

ואם יש מישהו בבית הזה

שעדיף לפלג, עדיף ליצור איזושהי מריבה,

להרוויח איזשהו רווח פוליטי מהפילוג, אל תעשו את זה. כי המדינה לא תסלח לכם וכי זה לא ראוי, לא נכון ולא מכבד את החבורה המדהימה הזאת, הלוחמות והלוחמים שנמצאים שם עכשיו ושומרים על כולנו, ואנחנו רק יכולים לחבק אותם מפה ולאחל להם לחזור במהרה למדינה.

תודה רבה לחבר הכנסת רון כץ. חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חבר הכנסת עידן רול, כבר דיבר, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת אלמוג כהן, אינו נוכח. חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. ישראל תקום ותוסיף להתקיים עד שהאסלאם ימחה אותה. ישראל תקום ותוסיף להתקיים עד שהאסלאם ימחה אותה. הציטוט הזה הוא של חסן אל-בנא, מי שהקים את התנועה הברברית והרצחנית שנקראת "האחים המוסלמים", שמאז הקמתה הביאה לעולם רצח ורשע, חיללה את שם אלוהים, פגעה בצלם אלוהים, שבינה לבין דת אמת אין דבר וחצי דבר. כל מי שיש לו רגש דתי או מודעות דתית יודע שהם הכופרים האמיתיים. אבל הציטוט הזה, אדוני היושב-ראש, הוא תנועת החמאס על רגל אחת: ישראל תוסיף להתקיים עד שהאסלאם ימחה אותה. תנועה שכל-כולה היא קריאה לרצח עם, היא תכנון של רצח עם והיא ביצוע מתמשך, לאורך שנים, של רצח עם, תנועה שהתשתית האידיאולוגית שלה, אתה יודע, משווים לנאצים. לנאצים הייתה נאציפיקציה של 10, 15 שנים, פה מדובר על תנועה שהתשתית האידיאולוגית שלה מבוססת על מאות שנים של קריאה של אותם טקסטים, של אותם טקסטים שהסתמך עליהם חסן אל-בנא, אותם טקסטים שמצוטטים היום וצוטטו תמיד על ידי אחמד יאסין וחאג' אמין אל-חוסייני וכל שרשרת האימאמים האלה, שקראו לרצח והתבססו על אידיאולוגיה ברברית ונהגו באופן ברברי. זה מה שהחיילים שלנו מוצאים היום בכל בית בח'אן יונס, בכל בית בבית חנון, מוצאים את מיין קמפף, מוצאים את הפרוטוקולים של זקני ציון. זאת תנועה שמבצעת רצח עם למעשה מאז הקמתה ושב-7 באוקטובר ביצעה פשעים איומים נגד האנושות, לא רק רוע אידיאולוגי ודתי,

רוע מוחלט, רוע שטני שבן אנוש לא יכול בכלל להכיל. עכשיו באים החברים שלהם הידועים מדרבן, מדרום אפריקה, מעלילי הדם הסדרתיים, והם תובעים את הקורבן, את העם שניסו לבצע בו רצח עם, הם תובעים אותו בהאשמה שהוא מבצע רצח עם. כל מי שמכיר מעט מהמלחמה הזאת הרי יודע שזאת עלילת דם מרושעת ביותר. גם אם הייתה שם אוכלוסייה תמימה, ואין שם, כמו שאנחנו מכירים, אבל גם אם הייתה, כולם יודעים שמי שנפגע שם באיזשהו נזק אגבי, אחרי כל המגבלות, שבעיניי רובן הן בלתי מוסריות, הרי מדובר על השוליים של השוליים, ובין זה לבין רצח עם זו עלילת דם מאותה סדרה של עלילות דם. ואז מגיע, אדוני היושב-ראש, אזרח ישראלי ומתייצב לצד מעלילי הדם המרושעים ביותר, לצד אלו שערפו ראשים, לצד אלו ששרפו תינוקות, לצד אלו שאנסו נשים. אז אני אומר לכם, ואני משבח פה את חבר הכנסת פורר, שהוביל את היוזמה הזאת, מבחינה מוסרית, חבר הכנסת פורר, היה צריך לשלול את האזרחות לעופר כסיף. אין דבר כזה אזרח ואויב בעת ובעונה אחת. מבחינה מוסרית, מבחנה נורמטיבית, היה צריך לשלול לו את האזרחות, מבחינה מעשית, העובדה שהוא חבר כנסת בכנסת ישראל והוא מתייצב לצד הגרועים שבאויבנו, אלו שהיו שותפים לרצח עם, פעלו לרצח עם שנים רבות ועכשיו מאשימים אותנו ברצח עם, עכשיו יושב אדם בעולם, אני מסיים, בטייוואן, באמריקה, ואומר: יש חבר כנסת בכנסת ישראל, יש פרלמנטר ישראלי שגם הוא חושב שביצעו רצח עם. הינה, הוא אומר בעצמו. יש שפלות גדולה מזו? ולכן אני מאמין ומקווה שמכל חלקי הבית הזה יצטרפו ויקיאו מהכנסת אדם שברגע הכי קשה של העם שלנו ושם המדינה שלנו, התייצב לצד עלילת הדם

שטוענת שישראל ביצעה או מבצעת רצח עם.

תודה לחבר הכנסת עמית הלוי. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח. חבר הכנסת אריאל קלנר,

שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו במלחמה מול אויב, אויב שמבצע זוועות סדיסטיות שרק בני שטן יכולים לעשות. לפני 80 שנה היו אלה הנאצים, יימח שמם, בימינו זה חמאס-דאעש, יימח שמו וזכרו.

שאומנם מכאיב לנו, אבל החייתיות שלו מאחדת אותנו. איך אפשר שלא. אבל יש גם אויב אחר, אלגנטי יותר, זה שמשלים את העבודה של האויב הברברי הראשון, אויב הדה-לגיטימציה שמנסה להציג את עצמו כדואג לזכויות אדם. הוא רק מבקש הפסקת אש. הוא מגנה את האלימות משני הצדדים. האויב הזה מגנה נאצים אבל באותה נשימה אומר שאנחנו, קורבנות הנאצים, שאנחנו נאצים. האויב הזה מגנה פשעי מלחמה אבל באותה נשימה אומר שאנחנו פושעי מלחמה בדיוק כמו חמאס. האויב הזה שם את כולם על אותו מישור, את התוקפן ואת הקורבן, את הרוצח ואת המתגונן. האויב הזה משלים את העבודה של האויב הראשון. האויב הזה מנסה להחליש אותנו מבחינה תודעתית. תמיד מגלה הבנה לטרור האכזרי ביותר. זוהי גם המטרה של התביעה בבית הדין בהאג. ולבושתנו, אנשים מהסוג הזה יושבים כאן בכנסת, אנשים כמו טיבי, כמו עודה וכמו כסיף, שאני מקווה, ואני מברך אותך,

וחבריהם. לפני כמה שבועות, גם שלוש עמותות במימון מדינתי זר, בצלם, עדאלה והוועד הציבורי נגד עינויים, שותפות לעלילת הדם של ארגון FIDH בהאשמת ישראל בביצוע ג'נוסייד בעזה.

אדוני היושב-ראש וחבריי, יש בינינו הסכמה שאנו במלחמה ברשע האולטימטיבי. אני קורא לכל החברים כאן: שימו לב, זה לא תמיד היה ככה. 7 באוקטובר הוא בין השאר תוצאה של עשרות שנים של כרסום בתודעת הצדק שלנו. שנים הסבירו לנו שהאויב הברברי,

הוא "בדיוק כמונו", כמו ששר שלום חנוך, הוא בסך הכול רוצה חיים רגילים, שצעקות הג'יהאד הן בסך הכול קריאות "לחם עבודה". כרסום התודעה הזה גרם להפקרות מדינית. כרסום התודעה הזה גרם לכבילת ידי חיילנו בהוראות פתיחה באש מופקרות שכפתה בין השאר גם מערכת המשפט. על האויב הזה כתב נתן אלתרמן: "אז אמר השטן: הנצור הזה / איך אוכל לו? / איתו האומץ וכישרון המעשה / וכלי מלחמה ותושייה עצה לו. / ואמר: לא אטול כוחו / ולא רסן אשים ומתג / ולא מורך אביא בתוכו, / ולא ידיו ארפה כמקדם, / רק זאת אעשה: אכהה מוחו / ושכח שאיתו הצדק. // כך דיבר השטן וכמו / חוורו השמים מאימה / בראותם אותו בקומו / לבצע המזימה". אני קורא לכל החברים כאן לא להתבלבל. לעולם לא עוד. שלעולם לא עוד יכרסמו לנו בתודעת הצדק. יחד ננצח במלחמה. יחד ננצח גם במלחמה מול הדה-לגיטימציה.

תודה רבה לחבר הכנסת אריאל קלנר.

חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מחר בוועדת חוץ וביטחון תתקיים ישיבה שכולנו נדרשים אליה, כי היא ישיבה פתוחה. נשות המילואימניקים עולות לבית הזה, נשות המילואימניקים, שהן מייצגות אלפי משפחות שנפגעו והתמוטטו תחת העול הקשה של כלכלת ופרנסת המשפחה. נשות המילואימניקים יעלו כדי לפרוס את הבעיות שלהן, של פירוק משפחות, של פיטורי נשים שנושאות בעול, של עסקים שהתמוטטו. והממשלה הבטיחה סיוע. גנץ וגדי איזנקוט, שיושבים בממשלה, אמורים לדאוג גם למילואימניקים, ואתמול הם לא הגיעו לישיבת הממשלה וקולם לא נשמע. המצוקה הכלכלית פוגשת אותם במלוא העוצמה ופוגעת בכל תא משפחתי. מחובתנו לסייע בידם. הממשלה אישרה 9 מיליארד שקלים. נהדר. רק 1.5 מיליארד שקלים הועברו לחשבונות המילואימניקים. והנושא הזה, של דיבורים ללא הצבעה על מקור תקציבי, הוא מקור הרע. ואי-הצבעה על מקור תקציבי יכולה לפגוע בדירוג האשראי של מדינת ישראל, כי הנייר סובל הכול. כן, אני מודה, גילוי נאות, אני מעורב אישית. אשתו של בני רותם, שהיא רואת חשבון וכלכלנית במקצועה, מייצגת את הצד הכלכלי ואת הטיעונים הכלכליים מחר בוועדה לביקורת המדינה. אין מקום לכל נשות המילואימניקים, אבל הן יעשו את המרב ויעשו את עבודתן. לא יכול להיות שההבטחות האלה יישארו על הנייר. שר האוצר גייס למילואים גם את הדמגוגיה שלו. ההתעקשות של שר האוצר להציג תוכנית מענקים למילואימניקים בנפרד מתקציב 2024 היא שגיאה אסטרטגית. אין מחלוקת בעם, בין פקידי האוצר, שצריך להגדיל את הכסף שמקבלים המילואימניקים, צריך להגדיל את התמלוגים. ואני אומר לכם, סמוטריץ' העדיף לשדר לציבור דרך התוכנית למילואימניקים שהוא מחלק לכולם. אמרו: יש כסף. אמרו: יש כסף. אז תיתנו. למי מגיע יותר מאשר למילואימניקים? מה רוצים, שאנשים שיעלו מחר לכנסת ויציגו את זה יגידו: אין לנו ברירה, המשפחות שלנו מתמוטטות, הבעלים שלנו יעזבו את שדה הקרב? זה מה שאתם רוצים שהם יגידו? ולכן המדינה, הממשלה, משרד האוצר, אני מבקש מכם לגלות אמפתיה,

גדלות רוח ולתת למילואימניקים את המגיע להם.

ומחר הדיון. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, את רוצה לדבר או מוותרת? לא, אבל אתה לפניי. לא, הוא לא רשום.

אגב, משרד החינוך, נכון? פנו אלינו עכשיו ממלון דן פה בירושלים עם בעיות מאוד מאוד קשות שחווים שם ילדים.

אל תעשה לי, יש בעיות במערכת החינוך, ואדרבה ואדרבה, אצל מפונים. מלון דן, לטיפולך, פה בירושלים, בעיות קשות: חרם חברתי, אלימות. מה שהיה שם, בהתחלה היו הרבה צוותים שטיפלו בכל המפונים, ולאט-לאט, אתה יודע, העשן התפזר, אין שם אף אחד, או שיש לא מספיק, והדברים הסטנדרטיים כבר לא יעזרו, כי זה הגיע לרמה הרבה יותר גבוהה. פניתי למשרד החינוך ואמרו לי שאין לכם משאבים, אין לכם צוותים ואתם לא יכולים לעזור. אז לתשומת ליבך, השר החשוב במשרד החינוך, מלון דן, ירושלים, מפונים, חלק משלומי, חלק מהדרום. האווירה, משהו שם קורה, גרוע.

אני אשמח גם לקבל תשובות, וביקשתי גם מיושב-ראש ועדת החינוך להתערב בנושא. אגב, פניתי גם לרווחה לצורך העניין, אבל צריך לקחת בחשבון ולשים לב, בכלל בכל המלונות של המפונים, כי זה מקום סגור, איך אתמול שמעתי שהם אמרו בכתבה? אנחנו חטופים חמישה כוכבים.

הם יושבים בבתי מלון,

אין תעסוקה, אין סדר-יום, הם נמצאים בחדרים קטנים, מלא אנשים ביחד שברגיל אולי בכלל לא היו נפגשים, אוכלוסיות שונות, וזה כמובן יוצר הרבה מאוד מתח ואנרגיות לא טובות. ובכלל, החינוך של ילדים, במיוחד למפונים, זה הדבר המרכזי. כי אם הילדים ידעו גם להוציא את האנרגיות, להעסיק את עצמם, זה יקל מאוד על ההורים וגם את האווירה, וגם תעסוקה להורים, אולי יוכלו למצוא. אז לפי המצב של הצפון אנחנו עוד רחוקים מלחזור לשגרה, למרות שבממשלה אומרים שבדרום אנחנו עוד מעט נחזור. גם זה לא נראה לעין. אז משרדי הממשלה, זה עוד לא נגמר. בהתחלה הייתם לא קיימים, אחר כך הייתה הרגשה שהתאוששתם על עצמכם, ועכשיו עוד פעם הרגשה שכאילו בלה-לה-לנד, אתם שוב לא שמים רגל על הגז. אז אנא מכם, משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד החינוך, במיוחד משרד החינוך, תחזרו ל-full time job, תיכנסו לאירוע. זה עוד לא נגמר, זה עוד לא התחיל כנראה, ממה שאנחנו חווים. ואסור לנו לשכוח. אני חייבת להגיד שאתמול בערב תפסתי את עצמי בהרגשה שוואו, 7 בינואר.

בדיוק שלושה חודשים, והבנתי את התאריך הזה רק בסוף היום. צריך להמשיך בשגרה, אבל אסור לכולנו לשכוח את 7 באוקטובר, כי החיים עושים את שלהם, וזו שגרה, וכל אחד בעיסוקים שלו, אבל אסור לנו לשכוח את מה שקרה, ויש הרבה מאוד אזרחי ישראל שלא מקבלים, לצערי, עד עכשיו את מה שמגיע להם בטיפול הרגיל. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת סימון דוידסון, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח. אם כך, רבותיי, אנחנו, סגן השר שהציג את החוק, אדוני השר, אתה רוצה לסכם את החוק או שאנחנו נעבור להצבעה? אין לי אישור מעליזה.

מה שעליזה אומרת. אם כך, רבותיי, אני מבקש להתיישב. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, לדיון בוועדת הכלכלה נתקבלה.

אני קובע כי הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה, חרבות ברזל),

אושרה בקריאה הראשונה ותעבור לדיון בוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. לפני שנעבור לסעיף הבא הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חברי הכנסת, ברשותך, שלוש הודעות מוועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בהצעה לסדר-היום של חברי הכנסת מיכאל ביטון, נעמה לזימי, יסמין פרידמן, ארז מלול ויצחק קרויזר בנושא:

אבקש להודיע על חילופי אישים בוועדת החינוך, התרבות והספורט: מטעם סיעת הציונות הדתית, במקום חבר הכנסת משה סולומון תכהן חברת הכנסת מיכל וולדיגר. והודעה אחרונה: אבקש להודיע על החלטת ועדת הכנסת בדבר הקמת ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון, לפי חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט 2019. החוק האמור קובע כי כללים בקשר לגופים ביטחוניים הנוגעים לגישה ישירה למרשם הפלילי מול המרשם המשטרתי ולמסירת מידע מהמרשם לפי סעיפים 10 ו-11 לחוק, יחייבו אישור של ועדה משותפת כאמור. הוועדה תהיה בת שמונה חברים, ארבעה חברים מכל ועדה, לפי ההרכב הזה: מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, חברי הכנסת שמחה רוטמן, היושב-ראש, חנוך דב מלביצקי, יוליה מלינובסקי וגלעד קריב, מטעם ועדת החוץ והביטחון, חברי הכנסת רם בן ברק, זאב אלקין, ינון אזולאי ולימור סוֹן הר מלך.

חבר הכנסת שלום דנינו יכהן כממלא מקום קבוע של חבר הכנסת ינון אזולאי מטעם ועדת החוץ והביטחון.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת. אנחנו נעבור לסעיף הבא על סדר-היום, הצעת חוק הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה, התשפ"ג 2023, לקריאה ראשונה. אני מבין שיושב-ראש ועדת הכלכלה, דוד, אתה מציג את החוק?

יושב-ראש ועדת הכלכלה מציג את החוק? מקלב, סליחה, חשבתי שאתה יצאת. אז הינה, פטרתי אותך. סגן שרת התחבורה אורי מקלב, בבקשה, נא להציג את החוק. אני ראיתי את התזמון המדויק הזה שיושב-ראש ועדת הכלכלה נכנס, אז חשבתי שהוא זה שיציג את החוק. סתם נכנסתי.

אין דבר כזה, אתה אף פעם לא סתם נכנס למליאה.

בבקשה. גם אני מוכן. בשנייה ובשלישית הוא יציג את זה.

בבקשה, סגן השר. אבל אין לי בעיה שחבר הכנסת ביטן יציג את ההצעה גם בקריאה ראשונה, אם הוא רק רוצה. תכניס אותו קודם כול לעניינים,

הוא יודע טוב מאוד. בטוח שאנחנו גם נסביר לו את זה היטב היטב,

חוץ מהליכים וכל מה שקרה וכל השיפורים, אבל בעולם זה מה שקורה, זה ההסבר לשיפורים שיש בתחום התאונות. אמנת התעופה האזרחית הבין-לאומית מסדירה בנספח 13 לאמנה את החובה של כל מדינה שהיא צד לאמנה וחברה בארגון התעופה הבין-לאומי להקים רשות במדינה לביצוע חקירת אירועי בטיחות בתעופה. מטרת החקירה הבטיחותית של אירועים בתעופה היא לשמור על הבטיחות בתעופה ולמנוע את הישנותם של אירועי בטיחות בעתיד. אבהיר כי אין בהמלצות או במסקנות החקירה הבטיחותיות כדי לשמש עילה להאשמה או לקביעת אחריות אזרחית, גם משמעתית וגם פלילית. זה רק כדי לתחקר את האירוע, כדי לדעת מה היה, כדי למנוע בעתיד.

מדינת ישראל, החברה בארגון התעופה הבין-לאומי, ועל מנת לשמור על הבטיחות בתעופה, אנו נדרשים לקיים דרישה זו.

בשנת 2013 חתמה מדינת ישראל על הסכם השמיים הפתוחים עם האיחוד האירופי, ובמסגרתו התחייבה המדינה לעמוד בכללים הקבועים בדירקטיבה האירופית בעניין חקירה ומניעה של תאונות ותקריות בתעופה האזרחית, המבוססים גם הם על הוראות נספח 13 לאמנה.

המצב במדינת ישראל, ביצוע חקירות של תאונות ותקריות בתעופה האזרחית מוסדר בפרק ז' לחוק הטיס, התשע"א 2011, ובתקנות שהותקנו לפיו ולפי חוק הטיס, 1927,

על פי פרק ז' האמור, חקירות בטיחותיות מבוצעות על ידי החוקר הראשי, שהוא עובד במשרד התחבורה אשר הוסמך לכך על ידי שרת התחבורה, ומשרד החוקר הראשי הוא אגף בתוך משרד התחבורה. בביקורות שנערכו בישראל,

כמו שדיברנו קודם, בשנת 2023 על ידי ארגון התעופה הבין-לאומי בשנים האחרונות, לא רק בשנה האחרונה, גם לפני כן, נמצא שבמישור ההתחייבות הבין-לאומית של ישראל, אין בחוק הטיס תשתית משפטית מספקת לאימוץ הסטנדרטים הבין-לאומיים בנושא חקירת תאונות ותקריות בתעופה האזרחית, וההסדרים הקיימים בו אינם עומדים בהלימה מלאה לסטנדרטים הבין-לאומיים אלו. במסגרת הצעת החוק מוצע להסדיר את הקמתה של רשות לחקירה בטיחותית בתעופה כנדרש, שתהיה רשות עצמאית במשרד התחבורה, כמו שמקובל בכל העולם, ותבוא בנעליו של משרד החוקר הראשי שקיים כיום במשרד, וזאת בדומה לקיים במדינות רבות בעולם ובהלימה לסטנדרטים הבין-לאומיים. עיקר תפקידי הרשות יהיה לבצע חקירות של אירועי בטיחות בתעופה. הצעת החוק קובעת מעטפת המעגנת את תפקידיה וסמכויותיה של הרשות לחקירה בטיחותית ושל מנהלה, בדומה למנגנון שנקבע לעניין רשות התעופה האזרחית בחוק הרשות לתעופה אזרחית, ומשלימה את ההסדרים הנדרשים בעניין ביצוע חקירות בטיחותיות.

הצעת החוק כוללת תיקון עקיף לחוק הטיס להתאמת ההסדרים הנוגעים לחקירת אירועי בטיחות בתעופה שקבועים בחוק הטיס וההוראות. זה יהיה בהלימה להוראות האמנה ולנספח 13, וכן להוראותיה של הדירקטיבה האירופית בהתאם להסכם השמיים הפתוחים.

מחבריי חברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה, במטרה להביא להלימה בין החקיקה הישראלית לסטנדרטים הבין-לאומיים בתחום. תודה רבה. תודה רבה לסגן שרת התחבורה. אנחנו נעבור כעת לדיון אישי. אני סוגר את הרשימה. הדוברת הראשונה, חברת הכנסת טלי גוטליב,

שלוש דקות לרשותך, בבקשה. שני נושאים רציתי לומר פה בנאום, ואני מקווה שאני אספיק את שניהם.

אני מקדישה את הנאום לאדם בשם אריה עמית, שהיה איש משטרה, אחד מהאנשים שהפה שלהם עסוק בטינוף ושיסוי בלתי נתפסים, ואני אגיד לכם למה אני אומרת לכם את זה היום. אני רוצה להקריא לכם משהו.

אותו אריה עמית שהיה קצין בכיר במשטרה, אמר את הדברים הבאים: "חדלו להגיד לנו 'אחים אנחנו'.

אנחנו לא אחים של אחיכם המושחתים. אנחנו לא אחים של אחיכם החרדים הסחטנים המשתמטים. אנחנו לא אחים של אחיכם נערי הגבעות. אנחנו לא אחים שלכם, משמידי הדמוקרטיה. אנחנו לא אחים שלכם. אנחנו אפילו לא בני דודים רחוקים שלכם". את זה הוא כתב בטוויטר, אותו קצין משטרה,

תסלח לי שאגיד לך, אדון מיקי לוי, בכל הכבוד, אני מכירה את אדון אריה עמית, והמילים המגעילות האלה שלו זעזעו אותי,

שאתה איש משטרה בכיר, שאתה לא חוסך מאיתנו ביקורת, אתה בחיים לא תדבר בצורה הזאת. אותו אריה עמית היום כותב עליי באופן אישי, ולכן אני רוצה להבהיר לכם את הדבר הבא: יש שיטה לדמוניזציה שאני עוברת. היום התראיינתי בגל"צ אצל יעל דן. יכולתי לא להתראיין, באמת, למה אני צריכה את זה? זה לא הבייס שלי, זה לא כלום שלי, אבל אני מתראיינת כדי להביא את מה שאני מביאה לקדמת השיח. דיברתי על אותה אמנה. דיברתי היום בנאום הראשון שלי על האמנה, על העובדה שעל פי הסייגים לאמנה אסור לנו, היא לא חלה ואסור לנו להתמודד ולהתייצב בבית הדין לצדק, בתוך הטריבונל האנטישמי הזה, כי יש לנו את החריג, חריג שאומר שהאמנה לא חלה על מקום שהסכסוך התחיל בפעולות איבה נגד ישראל. כותב עליי אריה עמית, המשסע המפלג הדוחה הזה: שמעתי עכשיו בגל"צ, בתוכניתה של יעל דן, את טלי גוטליב מצווחת ככרוכיה,

דברי בלע שמתאימים למחלקה הסגורה. ביחד עם נבחרות ציבור שכמותה, לעולם לא. אדון אריה עמית, אני רוצה להסביר לך פה: אני פה על אפך ועל חמתך. עם כל הכבוד, אני לא צריכה לספור אותך ממטר. אני פשוט נותנת אותך כדוגמה שלא משנה מה יהיה, יש אנשים כמוך שימשיכו לשסות ולפלג את עם ישראל. רציתי מאוד להקדיש את הנאום הזה דווקא לרמטכ"ל. רציתי להפנות את הרמטכ"ל למשהו מאוד חשוב. כשאנחנו מעבירים ביקורת, אנחנו לא משחקים ב"אבי נעלבי". אדוני הרמטכ"ל, על פי חוק-יסוד: צבא ההגנה לישראל, הצבא סר למרות הממשלה, וגם אתה.

על פי חוק השיפוט הצבאי, כשאתה מקים ועדת חקירה, היא לא יכולה להיות מוקמת ללא ידיעת שר הביטחון, והיא לא יכולה להיות מוקמת עם קצינים שהם כבר לא בשירות צבאי.

כי ראיתי שכתבו את זה בכל מיני מקומות. סעיף 4 לחוק השיפוט הצבאי מגדיר מיהו קצין: זה מי שנמצא בשירות חובה או בשירות מילואים וטרם השתחרר.

שמעתי משר הביטחון שהוא לא ידע שהקמת ועדת בדיקה, או ועדת חקירה, על כל ההשלכות הקשות של ועדה כזאת ועל החסיונות ועל החסינות שמעניק חוק השיפוט הצבאי למי שמדבר בוועדה ועל כל מה שהוא אומר בוועדה.

הרמטכ"ל,

ויש לי דברים רבים לומר לך ושאלות רבות לשאול אותך. זכותי הלגיטימית והאלמנטרית, בטח ובטח זו זכותה של הממשלה, ולא יכול להיות מצב שאתה תקים ועדה כזאת בלי ליידע את שר הביטחון. העובדה הזאת שאתה מביא את זה לממשלה דקה לפני תחילת ישיבת ממשלה או ישיבת קבינט, ובכל הכבוד רץ לספר את זה לכתבים, אדוני הרמטכ"ל, זכור בבקשה מושכלות יסוד: הצבא סר למרות הממשלה.

צבא ההגנה לישראל. זו המסגרת. זה לא בית פרטי של אף אחד מאיתנו, ואף אחד לא קדוש, ואין אנשים שחסינים מביקורת. אנא, הפסיקו עם שיטת ההיעלבויות הללו במקום שבו מעבירים ביקורת, בכל הכבוד. תודה רבה, חברת הכנסת טלי גוטליב. חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חבר הכנסת מאיר כהן, איננו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח. חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, אני רוצה להגיד ברכת שהחיינו, מכיוון שעו"ד פרמילה פאטן, שהיא הנציגה המיוחדת של האו"ם בענייני אלימות מינית בסכסוכים, צפויה להגיע סוף-סוף בסוף החודש כדי לחקור את פשעי המין שחוללו מחבלי החמאס ב-7 באוקטובר. זו ידיעה שבתפיסת עולמי הייתה צריכה לפתוח מהדורות. זה כנראה לא יקרה. אני כן מאוד מאוד מקווה שיתייחסו לזה. פאטן היא הנציגה הראשונה שנשלחת מהאו"ם לישראל למטרה הזאת. צריך לומר, ואני לא יודעת מי מכם ראה את הכתבה של חיים אתגר בחדשות 12, שלינור אברג'יל עשתה עבודה מדהימה באו"ם. היא נתנה נאום חוצב להבות אש.

מי שמכיר ויודע, גם היא נפגעת אלימות מינית בעצמה, נפגעת אונס. היא דיברה באו"ם וסיפרה על החשיבות של לבוא ולומר על אלימות מינית ועל מה שקרה. יצא לך לראות את זה? ראית את זה? לא רק שהיא דיברה באו"ם, ודיברה בצורה מדהימה, על האלימות המינית ועל השתיקה של ארגוני הנשים, גם אחרי שהסתיים הנאום היא ירדה ופשוט רצה אליה, לאותה פרמילה פאטן, אני לא יודעת אם אני אומרת את השם שלה במדויק, ואמרה לה: את לא יכולה לשתוק, את חייבת לבוא ולחקור מה היה ב-7 באוקטובר מבחינת אלימות נגד נשים. צריך לתת לה את כל הקרדיט, לה ולארגוני הנשים שהיו שם באו"ם, שהובילו את המלחמה הזאת. מבחינתי, הידיעה הזאת שיצאה עכשיו בחדשות, שהאישה הזאת מתכוונת להגיע לארץ ומתכוונת לחקור, ואני גם רוצה לחדד, למי שלא יודע: יש סמכויות חקירה לגברת הזאת, בגלל התפקיד שלה, היכולת לבוא לפה, לחקור את הפשעים שביצעו מחבלי חמאס נגד צעירות, מבוגרות, נשים זקנות, נשים צעירות, כל זה באלימות מינית קשה וברוטלית, רק בגלל שהן נשים, אני מברכת על ההגעה שלה לארץ. אני מאוד מאוד מקווה שהיא תחקור את הנושא ביסודיות, ברצינות ובצדק שמגיע לאותם קורבנות של עבירות מין והתעללות קשה, כולל שרפת הגופות,

תיאורים גרפיים שאני לא רוצה להיכנס, אבל כל מי שמכיר יודע. אני מאוד מאוד מקווה שהיא תתייחס בכל הרצינות, כי אי-אפשר שארגוני הנשים, בטח באו"ם, בטח ארגוני נשים בין-לאומיים, ימשיכו לשתוק סביב הטבח ואירועי האלימות המינית שנעשו בנשים ב-7 באוקטובר.

תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. דברים חשובים, ומקווה באמת שהיא תעשה עבודה טובה. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח,

אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה,

חבר הכנסת מיקי לוי, אתה רוצה לדבר?

חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימיר בליאק,

חבר הכנסת חמד עמאר,

חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חברת הכנסת שלי טל מרון, אינה נוכחת, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת אלמוג כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי,

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר כנסת נאור שירי, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת נסים ואטורי,

חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת סימון דוידסון, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח. סגן שרת התחבורה לא רוצה לסכם?

מבחינת השר זה בסדר לעבור להצבעה? אנחנו נעבור להצבעה האחרונה היום, על הצעת חוק הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה, התשפ"ג 2023, בקריאה ראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה, התשפ"ג 2023, לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, חמישה, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה, התשפ"ג 2023, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת הכלכלה